באפריל 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף 2020, החלטה מס' 4953, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף 2020, החלטה מס' 4956, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף 2020,

4957, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון), התש"ף 2020, החלטה מס' 4961, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"ף 2020, החלטה מס' 4962. עוד הונחה היום על שולחן הכנסת, מטעם הממשלה, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לשנת 2020), התש"ף 2020, מ/1294.

תודה למזכירת הכנסת. נעבור לסדר-היום. ראשית, נתחיל בנאומים בני דקה. נעבור לראשון הדוברים, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה,

כבוד היושב-ראש, היום קיימתי שתי ישיבות של הוועדה המיוחדת לרווחה ועבודה. אחד הדיונים התמקד בנושא אלימות במשפחה. שם נתגלתה לעינינו תמונה די מזעזעת, למשל שיש עלייה של 18% בתלונות על אלימות במשפחה. בנגב יש עלייה של 60% בתלונות על אלימות במשפחה. במקביל, ההרגשה הייתה שרק ממשיכים את המצב הקיים ואין תחושה של צורך בהתארגנות חירומית מיוחדת לטפל בנושא הזה, אם דרך משרד הרווחה, אם דרך משרד החינוך, או דרך משרד האוצר,

אחת הדרישות המיידיות, שכבר העליתי לפני שבועיים ואני שוב מעלה, למרות שנאמר לי שאולי אחרי פסח יחול שינוי, זו החרגה מיידית של העובדים הסוציאליים מתקנות החירום כדי שיחזרו לשטח לפעול.

רק דבר אחד נוסף. אחד הדברים שגילינו בדיון השני הוא שמשרד הרווחה החליט לשלם בכל זאת את כל התעריפים שהמדינה משלמת עבור פרויקטים בקהילה חוץ מאשר למעונות יום. אני חושבת שהגיע הזמן לכלול גם את מעונות היום, לקבל את התעריף שהיה להם עד סוף מרץ, ובאפריל נדון,

תודה, גברתי. אני מבקש מחברי הכנסת להקפיד על לוחות הזמנים ועל הדקה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אחריו, ג'אבר עסאקלה. רשימת הנואמים סגורה. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שוב יפו בכותרות, ושוב בגלל אלימות המשטרה ביפו. בחודש האחרון כבר היו הרבה תלונות על העניין הזה, ובכמה הימים האחרונים מה שקרה ביפו היה פשוט מטורף, אירוע של נער, בחור צעיר, שלא הסכים להזדהות, הפך להיות זירת קרב, פשוט זירת מלחמה ביפו: מסוקים בשמי יפו, רימוני הלם, פצצות שעושות רעש וכדורי גומי, ולאחר מכן מתאספים כל כוחות הביטחון למיניהם ועושים תמונה חגיגית, תמונה קולקטיבית במאבקם בקורונה, עומדים בשורות 100 מכוחות הביטחון כדי לשמש דוגמה ומודל לאזרחים. ההתנהלות הזאת סיכנה את כל תושבי יפו, יהודים כערבים, וסיכנה את כוחות הביטחון. הבעיה המרכזית בעניין הזה זה מה שנאמר בערבית: (אומר בערבית ומתרגם:) מי שיש לו מחלוקת עם השופט, למי הוא ילך להתלונן? תלך למח"ש? מה יעשו לך במח"ש? המצב שאין מי שיחקור את המשטרה במדינת ישראל מאפשר לה להמשיך בהתנהלות הברוטלית והלא-אנושית שלה, ואף אחד לא עומד לדין. הדבר הזה צריך להיפסק. צריך להקים איזשהו גוף עצמאי שחוקר את המשטרה ומעמיד את הפושעים האלה לדין.

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח. הפושעים הם אלה, חבר הכנסת ווליד טאהא, ווליד טאהא, אינו נוכח. לא יפו. וסיכנו את עצמם, חבר הכנסת אבו שחאדה, חבר הכנסת אבו שחאדה. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. תודה. מי שעשה את הפרות הסדר היה

חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה רוצה לנהל איתו שיח? אפשר אולי בחוץ. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת מנסור עבאס, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום קיימנו את הדיון השני בוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות. בנושא הראשון הצגנו את הנושא של אלימות בתוך המשפחה בצל הקורונה. כמובן, יש נתונים מאוד מחרידים. גם בישיבה הראשונה רשויות הרווחה הציגו שיש עלייה של 660% באלימות נגד ילדים במשפחה, והיום ניצב חכרוש דיווח גם על עלייה של 18% באלימות בכלל החברה, אני לא מדבר רק על החברה הערבית. זה מאוד מחריד. אנחנו כבר דרשנו מראש הממשלה להחריג את העובדים הסוציאליים מהתקנות לשעת חירום, כי הם לא עובדים במלוא העוצמה והתפקיד שלהם. גם הנושא השני קשור לפשיעה והאלימות, והוא הנושא של המצוקה הכלכלית, גם של בעלי עסקים וגם של שכירים ועצמאים. אלו שלא מוצאים מענה לא בקרן ההלוואות שהעמידה הממשלה דרך הבנקים ולא בסיוע החברתי בסופו של דבר פונים לשוק האפור, שהוא גם שוק שחור, לווים שם הלוואות, ובסופו של דבר אותם גורמים עברייניים לא נותנים גרייס לדחיית תשלומים, לא לשנה, ולא מחלקים את ההלוואה לחמש שנים.

את הפירות של הפשיעה הכלכלית הזאת לצערנו נקטוף אחרי שלושה,

חמישה חודשים, ולכן אנחנו דורשים גם מענה מהמשטרה, מהפרקליטות, מרשות שוק ההון, שהיא המופקדת על לבקר את התחום הזה.

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת אורלי פרומן, ואחריה, חבר הכנסת משה אבוטבול. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אחת האוכלוסיות החלשות במדינה, שנמצאת בימים אלה גם בהסגר, זו האוכלוסייה הבדואית בכפרים הלא-מוכרים. שם, אדוני היושב-ראש, אין סופרמרקטים ואין בתי מרקחת, ולכן האנשים האלה נאלצים לצאת לרחובות הראשיים כדי להגיע ליישובי הקבע או לעיר הבירה של הנגב,

חשוב מאוד להתחשב בנושא הזה כשאנחנו מתבשרים בימים האחרונים על אלפי דוחות שהמשטרה רושמת. האוכלוסייה הזאת אינה יכולה להסתגר בתוך הכפרים האלה, שהם חסרים הכול, גם תשתיות וגם כל בסיס של חיים, נוסף לדברים הבסיסיים האלה, דברי מזון ובתי מרקחת. הסוגיה השנייה היא באמת גובה הקנסות הניתנים לבעלי עסקים קטנים. רק היום דיברנו רבות על העסקים הקטנים, ועוד מעט ארחיב על זה, אבל קנס של 5,000 שקל לבעל עסק שבקושי מתקיים, אני חושב שזה משהו שאי-אפשר לעמוד בו,

חשוב לשקול את זה, 5,000 שקל, והמדינה כבר מציעה מקסימום, 6,000 שקל. אם הוא יגיע לשם אני חושב שזה מוגזם. תודה, תודה רבה. תודה, אדוני. חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, בימים אלו אנחנו נמצאים כולנו, העם היהודי, והעם כולו, וכל היקום כולו, כל תבל, נמצאים בבעיה, וכולנו מתפללים ומקווים שיימצא המזור והתרופה לבעיית הקורונה. דווקא עכשיו זה הזמן לאחדות, לאחד לבבות. לצערנו, מי שלא מוצאת לנכון לעשות את זה זו אותה שדרנית רינה מצליח, שבאה והשתלחה בכל הציבור החרדי בכללותו בחדשות 12. היא מתעקשת שם שכל הציבור החרדי לא נשמע, ומביעה דעות כאלה שמי ששומע אותן ודאי מוחה על הדברים שהיא אומרת. הדעות שלה כמו מסוכנות מתמיד. ואני רוצה לומר דבר אחד: הנגיף שאנחנו עכשיו מטפלים בו, מנסים לטפל בו, נקרא בשם "קורונה", והוא מסוכן ועלול להדביק משני מטר, וצריך למצוא אמצעי הגנה. אבל יש לו עוד וירוס אחר, וירוס של שנאה, שהוא מסוכן לא פחות. צריך להתרחק ממנו קילומטר. במכון ויצמן אולי שוקדים להכין לו מזור. לנגיף, הווירוס הזה, קוראים "קו-רינה" קורינה,

אולי קורינה מצליח, אבל קורינה. תודה רבה, אדוני.

אנו מבקשים לא להתראיין אצלה, כי ממילא היא לא נותנת לדבר וחוסמת פיות, ואני קורא לפיטוריה, יש אפילו עצומה בנושא. עם ישראל יישאר מאוחד למרות ההתבטאויות המשולחות שלה.

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, ואחריה, חבר הכנסת עופר כסיף. אם הוא לא יהיה, חבר הכנסת יזהר שי. קצת פואטיקה לכבוד חג הפסח הקרב ובא, חג שמסמל יותר מכול את היציאה מעבדות לחירות. בזמן שרבים מאזרחי המדינה כלואים ותלויים בגחמותיו של איש אחד, של ראש ממשלה מואשם בפלילים, ננסה להיות קצת אופטימיים.

אילו ראש הממשלה היה מתקן את חוק הלאום ומסכים לעגן בו את ערך השוויון ולא לזרוק את מגילת העצמאות לטמיון,

אם הוא היה קורא ללא יהודים בשמם, ערבים, ומתייחס אליהם כאזרחים שווים,

אם הוא היה פועל למען אחדות, לא משסה ומפלג ומדבר גזענות בכל הזדמנות, דיינו, אם הוא היה דואג באמת לפריפריה, ולא לחבריו שמתחנפים אליו בהיסטריה,

אילו חבריי בחוסן היו כמוני עומדים על רגליים אחוריות, מתעקשים על ערכים ועקרונות ולא נותנים לבני ליפול בכאלה טעויות,

תודה, גברתי. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אם הוא לא יגיע, חבר הכנסת אורי מקלב. תודה, אדוני היושב-ראש. 30,000 בני ובנות נוער וילדים דחוסים בפנימיות, בכפרי נוער וגם במשפחות אומנות במדינת ישראל. משיחות שלי עם הפורום הציבורי לכפרי הנוער ופנימיות בישראל אני למד שרבים מהם נשלחו הביתה בימים אלה. אפשר להעריך ש-80% עד 90% מאותם בני נוער וילדים נמצאים בבית. והינה הבעיה, אדוני היושב-ראש, שעלתה היום בחריפותה גם בוועדת החינוך בראשות חבר הכנסת ניצן הורוביץ: הילדים ובני הנוער האלה נמצאים בבית ללא מחשבים. למרות הכוונות הטובות ללימוד מרחוק, לימוד מקוון, פעילויות דיגיטליות כאלה ואחרות, הילדים האלה בעצם בבית ללא מענה שמקשר אותם עם מערכת החינוך שמנסה להגיע אליהם.

זה כשל חריף במערכת שאנחנו נדרשים לטפל בו מיידית. היום בוועדת החינוך, וגם בסיכום תודה לחבר הכנסת הורוביץ שציין זאת בסיכום ישיבת הוועדה, קראנו למשרד האוצר ומשרד החינוך ומשרד הרווחה לתקצב מיידית מחשבים לילדים האלה. אני קורא כאן לכל מי שיכול וצופה בנו חברות עסקיות במשק, בנקים שטרחו להעלות את הריבית, חברי כנסת שהודיעו שהם מוותרים על משכורתם, הינה מטרה ראויה: לכו קנו מחשבים לילדים שצריכים להתחבר מהבית ולהיות חלק מהמערכת. לא להגדיל את הפערים אלא לצמצם אותם, דווקא בשעה הקשה הזאת. תודה רבה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אופיר כץ.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי שר התקשורת מר דוד אמסלם, תרשה לי לשבח אותך על עבודת משרדך בימים האלה, בימי החירום האלה. בתחילת המערכת שאלתי מה למשרד התקשורת בתוך כל המערך הזה, והתברר שיש למשרד, ולך כעומד בראשו, תרומה גדולה מאוד להתאמה של מצב החירום לצרכים של אזרחי מדינת ישראל ובהגדרה של כלל האוכלוסיות. אני רוצה להודות לך באופן מיוחד. מעבר לכך שנתת מענה לכל הציבורים, נתת מענה לציבור החרדי, וכך הוא יכול היה לקבל דרך קווי התקשורת שלו ועל ידי חברות התקשורת וחברות הסלולר את המידע ואת האפשרות לקבל את מערכות החינוך, שהיו מאוד מאוד דומיננטיות במגזר החרדי. בתקופה הזו נעשו מיליוני דקות. ברשת עצמה הגיעו לעשרות מיליוני דקות בהעברת מערכת החינוך, העברת המסרים, ההתקשרויות לעולם החיצוני ולקווי המידע ולמערכות החירום במדינת ישראל. הכול נעשה דרך אותן חברות סלולר. אזרחים חרגו מאוד מחבילת התקשורת שלהם, כך שכל דקה הייתה עולה להם סכום רב מאוד, ואני מבין שאתה, אדוני השר, תתקבל אצלך היום כנראה החלטה סופית להכניס את זה למדרג סביר.

מייד אסיים, אדוני היושב-ראש.

מגיעה תודה רבה גם למשרד החקלאות וגם למועצה הלאומית לכלכלה וגם לשר האוצר ולמשרד האוצר ולראש הממשלה על פתרון בעיית המחסור בביצים לקראת חג הפסח. כפי שידוע, בחג הזה זה מצרך מאוד מאוד בסיסי ויסודי. נעשה מאמץ. אני חושב שבתוך תהליך החירום הזה, שאנחנו לא יכולים לתת תשומת לב, מן הראוי לתת את תשומת הלב, אדוני היושב-ראש, למאמץ שנעשה להוביל מיליוני ביצים על ידי רכבת אווירית. זה לא דבר של מה בכך, ואני לא חושב שנעשה בשום מדינה דבר כזה שהביאו ביצים במטוסים, אבל זה המצב, ואני חושב שזה בעלות לא קטנה. עשו את זה, ועם ישראל יוכל במסגרות המסוגרות שלו גם לחגוג את החג הזה כהלכתו, וזה דבר מאוד חשוב.

חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת קרן ברק. אדוני היושב-ראש,

כנסת נכבדה, הבוקר התעדכנה טבלת החולים בחלוקה לפי יישובים. אנחנו ממשיכים לראות את הגידול במספר החולים ביישובים רבים בצפון, ובפרט בגליל המזרחי ובעמקים. ישנם מאות חולים ואלפי מבודדי בית באזור. בשבוע שעבר פניתי לשר הבריאות בבקשה לפתוח מתחם "היבדק וסע" קבוע אשר ישרת את המוני החולים והמבודדים ואת מאות אלפי תושבי הגליל המזרחי והעמקים. אני מקבל כל יום פניות רבות מתושבים שזקוקים לבדיקה ומתקשים לנסוע מרחק כה רב. אני באמת לא מבין למה תושב בית שאן או תושב טבריה שצריך לעבור בדיקה צריך לנסוע עד לחיפה כדי להיבדק. המתחם בחיפה זה לא מענה הולם. גם המתחמים החד-יומיים לא מהווים פתרון. נדרש מתחם קבוע כמו בשאר אזורי הארץ. התשובות שקיבלתי מהגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות היו שהמחסור בחומרי פענוח הבדיקות הוא הגורם המעכב את הקמת המתחם. אז בעקבות הודעת משרד הבריאות מאתמול על פתרון המחסור אני דורש ומצפה שהמתחם ייפתח עוד לפני החג. זה צעד משמעותי במלחמה בהתפשטות נגיף הקורונה.

תודה, אדוני. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת מירב כהן. אם היא לא תהיה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. מכובדי, אתמול פניתי לשר החינוך, למנכ"ל משרד החינוך וליושב-ראש ועדת החינוך,

שיושב כאן בחדר, במכתב שבו ביקשתי לעשות הבחנה בין תלמידים בבתי הספר היסודיים והגנים לבין תלמידים בחטיבות הביניים והתיכונים. לפי כל התרחישים שאנחנו רואים, כנראה שמייד אחרי חג הפסח לא נחזור לשגרה והתלמידים לא יחזרו לבתי הספר, ומשכך, אנחנו צריכים להיערך ליום שאחרי. אני מרגישה שהלימודים שהיו עד עכשיו לגנים ולבתי הספר בצורה מקוונת היו לימודים מיותרים. התלמידים לא למדו כמעט שום דבר. יש גם סקר שהראה ש-75% מההורים לתלמידים האלה אומרים שבעצם אין שום אפקטיביות בלימודים המקוונים לגילים האלה. הילדים לא יושבים ולא לומדים כמעט שום דבר. אנחנו כמדינה צריכים לדאוג לזה שהחומר הלימודי, הפדגוגי, יועבר לתלמידים עד סוף השנה. כרגע הוא לא מועבר, יש הפסקה בהעברת החומר הזה בצורה מקוונת, ולילדים האלה זה לא מגיע, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שהם יקבלו את החומר,

בפועל מי שבעצם מלמד אותם היום זה אנחנו,

שצריכים לשבת וללמד אותם את הכול.

מה שאני מבקשת הוא שנעצור באבחה אחת את כל הפארסה הזאת ושמייד אחרי הפסח יופסקו הניסיונות ללימודים המקוונים לגנים ולבתי הספר היסודיים, יופסקו, המורים יצאו לחופש אמיתי, לא חצי חופש,

ויחזירו את ימי הלימודים האלה לתלמידים, ולהורים, שיוכלו לחזור לעבודה, בחודש יולי של הקיץ. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

בבקשה, אדוני, דקה לרשותך. אדוני, בכל דבר רע חוכמה עלינו לראות גם את הטוב. אני חושב שהמקום שצבא ההגנה לישראל תופס במלחמה בקורונה מדגיש, וצריך להגיד פה גם מילה טובה לשר בנט על הירתמות למלחמה הזאת. אני חושב שצה"ל מוכיח עוד פעם את המשמעות לא רק של צבא העם, אלא את מה שפעם אמרנו באנלוגיה, של עם בונה צבא בונה עם. אני מקווה מאוד, אני מאחל לעצמנו שההסתובבות של צה"ל ברחובות בני ברק וערים אחרות תיתן אחר כך משמעות אחרת או מעמד אחר לצה"ל בתוך הקבוצות החרדיות. אני מאחל לערים הערביות בישראל ששיעור ההדבקה בהן ימשיך להיות נמוך מאוד. אני בטוח שאם האחוז שם יעלה וצה"ל יוכל לסייע, צה"ל כמו צה"ל לא עושה הבדלים בין אזרחי ישראל, וגם בכך היה נתרם נדבך נוסף למעמדו של צה"ל בחברה הישראלית כולה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. בבקשה, דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מברוק ובהצלחה לאדוני היושב-ראש.

אני רציתי לדבר על מה שקרה, אדוני וחבריי חברי הכנסת, ביאפא, יפו. לפני כשבוע היו אירועים קשים מאוד, ואני מתייחס בעיקר לאלימות המשטרתית שלא מפסיקה נגד האזרחים הערבים ביפו. אנחנו מגנים בכל תוקף את האלימות הזאת. גם אם ישנו מישהו שהפר את צווי הבידוד, אז עדיין זה לא מצדיק את ההתנפלות ואת האלימות כלפי האזרחים. אבל מצד שני גם אנחנו לא מסכימים ומגנים את הפגיעה בכוחות מד"א ובכוחות הכיבוי וההצלה. אתמול יזמנו אני וחברי סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת, ביחד עם חברי העירייה אמיר בדראן ועבד אבו שחאדה, עם ההנהגה המקומית ביפו ועם הנהגת כיבוי האש, והבענו התנגדות למעשים שהיו, ובשם תושבי יפו אנחנו מבקשים מכוחות מד"א ומכוחות הכיבוי וההצלה שימשיכו לבוא ולעזור ולהציל חיים ביפו. אבל מצד שני, אנחנו מוקיעים את התנהגות המשטרה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אדוני היושב-ראש, ברוח החג הזה הייתי רוצה לדבר על מספיק ודי דיינו. אילו הכריז ראש הממשלה על תוכנית כלכלית ולא היו בה כל כך הרבה חורים כמו בגבינה,

אילו נתן 500 שקלים לחג הפסח והם לא היו מגיעים בסוכות, גם דיינו, אילו נתן מענקים לעצמאים ולא היה מדובר בסכום מגוחך,

אילו נתן דמי אבטלה ולא היה מחריג מהם בתקופה קשה זו את העצמאים, דיינו, אילו יצר קרן הלוואות בערבות המדינה ולא היו שם מגבלות וביורוקרטיה שלא מאפשרות לקבלן,

אילו הבטיח להזרים 80 מיליארד שקלים כמו שהבטיח אבל לא הכניס בתוכם עשרות מיליארדים מפוברקים על חשבון הבנקים, דיינו, אילו הביא הצעת חוק להגדלת הגירעון ולא סירס על דרך את הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת,

אילו דחה את תשלומי מס הכנסה לבעלי העסקים ולא יצר חוסר ודאות, עד מתי?

די דיינו, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת אלון שוסטר. כן, בבקשה, גברתי. א-סלאם עליכום ורחמת אללה וברכאתה. מכובדיי, אני רוצה לשים על שולחן, לזרות אור על סוגיה של הסטודנטים במדינת ישראל, הסטודנטים שלומדים כאן במכללות ובאוניברסיטאות ו-20,000 הסטודנטים שלומדים בחו"ל. אני חושבת שיש כאן סוגיה מאוד בעייתית ורצינית, וככל שחולף הזמן הבעיה הולכת ומחריפה, אם זה בעניין של שכר הלימוד, אם זה בעניין של תשלום על הדיור ואם זה בעניין של אובדן שנת לימודים שלמה. הייתי רוצה ומצפה שמהמשכן הזה יצא קצת אור למען אותם סטודנטים ומשפחותיהם. תודה רבה. תודה, גברתי. חברי הכנסת אלון שוסטר, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון.

חבריי, בימים קשים כמו הימים הללו שההיסטוריה ידעה אנחנו מכירים מצבים פרועים של בני האדם, של פרטים, שמנצלים את המציאות לספסרות, לעושק, וזו כמובן תופעה מגונה, אבל אנחנו לאחרונה מזהים את האלימות הכלכלית והחברתית גם בקרב גבירים וארגונים. אנחנו מכירים כאן, מהבית הזה, את הגדלת הריביות והתייקרות המשכנתאות מבית מדרשם של הבנקים,

אנחנו מכירים, ואנחנו עוד נכיר בהמשך, את ההתנהגות הפרועה של הבעלים והמנכ"לים של רשתות השיווק, שמורידים על הברכיים חקלאים שקורה שלא רוצים לעבוד איתם, וכמובן לא מורידים את עלויות הסחורה, ירקות ופירות. היום נודע לי בוועדת הרווחה שיש לנו תופעה חדשה בבריאות: יש לנו מרכזים להתפתחות הילד, 100 כאלה ברשויות מקומיות, ומסתבר שלמרות שמשרד הבריאות מאפשר עבודה מהבית,

גם עבודה במרכזים עצמם, קופות החולים כולן לא מאפשרות לקבל טופסי 17, כלומר לא מוכנות לעמוד מאחורי זה, כלומר לא מוכנות לשלם לאותם תרפיסטים ותרפיסטיות שיטפלו בילדים שזקוקים לכך, הילדים של כולנו. אני תובע, אני מניח שבשם כולנו, התנהגות רציונלית, התנהגות אנושית, בשום אופן לא לנצל את המשבר הקשה הזה לעשיית רווחים קלים ולפגיעה באנשים חלשים.

תודה, אדוני. חבר הכנסת מיכאל ביטון, אינו נוכח, חברת הכנסת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אלי אבידר. אם הוא לא יגיע, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי כבוד השר, מזכירת הכנסת, רשמת, הכנסת אמורה לאשר את החוק כדי שהנכים והקשישים והורים לילדים כל הקצבאות יוגדלו וישולמו במהרה לפני החג. ואני שומע שיש כאן עכשיו,

ואני מקווה להקשבה שלך, מיקי לוי,

כולנו רוצים את חוזקה של הכנסת ואת הפיקוח הפרלמנטרי שלנו על הממשלה. אני מבקש, אם יהיו היום מריחה ומשיכה של הזמן בדיונים אין-סופיים, ולא יגיעו פה להסכמות ויבינו שזאת שעת חירום ושצריך להעביר את הקצבאות, לאפשר למוסד לביטוח לאומי להעביר, האנשים האלה, שזאת פת לחמם, לא יקבלו את הכספים, את הקצבאות, לפני החג. אנא, אפשר, אפשר להגיע להסכמות של פיקוח בדיעבד, אבל צריך להעביר את זה היום. אנחנו במצוקה, גם של צורת ההתנהלות בכנסת, באמצעות עשרה-עשרה. אין אפשרות לא להסתייגויות כמו שצריך ולא לנאומי פיליבסטר ולא להתעלל בקואליציה כזאת, דמיונית או אחרת. יש פה כרגע משק בשעת חירום, ויש פה רצון של הממשלה להעביר 90 מיליארד.

כרגע זה הכספים לקצבאות, על ה-90, על ההמשך, צריך לדווח, צריך לעשות הכול, אבל צריך להגיע היום להסכמות. ומשפט אחד, לא יכולתי להחריש: ישב פה חבר כנסת וכינה בנאומים בני דקה את השוטרים שעושים עבודת קודש "פושעים" ואף אחד לא מיחה,

ואני מוחה ותובע את עלבונם. בימים שמשטרת ישראל משקיעה ימים ולילות להגנה על החברה האזרחית,

זה שערורייה. תודה, אדוני. חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת איילת שקד.

לא תגיע, חבר הכנסת עידן רול. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, כמו בכל שבוע, כל חבר כנסת שיפריע לדובר, אני אוסיף לו עוד זמן. מעולה. גם השבוע אציין את שמות האזרחים שנהרגו בשבוע החולף בדרכים. ביום חמישי, 2 באפריל, נפטר מפצעיו דוראל זכריה, בן 14,

לאחר שנפצע באורח אנוש יומיים לפני כן בתאונה בעת שרכב על אופניים חשמליים בהוד השרון, ביום שישי, 3 באפריל, נהרג צעיר בן 19 כתוצאה מהתנגשות רכבו בחומת בטון בכניסה לאום אל-פחם, ביום שבת, 4 באפריל, נהרג שאדי עזאם, בן 25, לאחר שהחליק עם אופנועו בחורפיש שבגליל העליון, 17 רוכבי אופנוע הרוגים מתחילת השנה, בהמשך אותו היום נהרג חוסיין אל-שולי, בן 23, בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 978, ליד מושב אודם שברמת הגולן, ביום שבת, בין שבת לראשון, 5 באפריל, נהרג הולך רגל בן 31 מעמנואל מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך לכלא הדרים. למרות שמרבית המדינה נמצאת בהסגר והמשק הישראלי משותק כמעט לחלוטין, בשבוע החולף נהרגו כבר חמישה אזרחים. אדוני היושב-ראש, בפתחה של עונת האביב ולקראת החג כתבתי גם אני חמשיר קצר הפונה לראש הממשלה ונוגע לקטל בדרכים: אילו קבע הוראות לסגר כללי ולא הייתה סכנה לבני ישראל בכבישים,

אילו הייתה סכנה לבני ישראל בכבישים ולא היה מקפיא תוכניות לתיקון כבישי דמים,

אילו הקפיא תוכניות לתיקון כבישי דמים ולא ניהל משא ומתן על מעונות לממלא מקום ראש הממשלה,

אילו ניהל משא ומתן על מעונות לממלא מקום ראש הממשלה ולא היו עוד משפחות שכולות חדשות,

תודה, אדוני. אזרחים יקרים, שמרו על עצמכם.

תודה רבה לחבר הכנסת טופורובסקי. חברת הכנסת איילת שקד. בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת עידן רול. אם לא יגיע, חבר הכנסת יואל רזבוזוב. בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. משבר הקורונה הוא כרגע בראש ובראשונה משבר כלכלי, משבר כלכלי כבד, משפחות מתרסקות, עסקים קורסים, אנשים מאבדים את כל עולמם. וצריך להגיד עוד משהו: כרגע מדינת ישראל, בוודאי יחסית לעולם, נמצאת במצב טוב. היא נמצאת במצב טוב בגלל שורה של החלטות מהירות שראש הממשלה, שר הבריאות והשרים האחרים קיבלו לפני שלושה וארבעה שבועות. אבל זה הזמן, מייד אחרי הפסח, לשחרר את המשק. אפשר לעשות את זה. אפשר להחזיר לאנשים את כבודם ואת לחמם. אם יהיו במדינת ישראל 30,000 בדיקות ביום, וזה אפשרי, ואם נשאיר את האוכלוסייה המבוגרת ואת כל האנשים עם מחלות הרקע בבידוד, אפשר וצריך לשחרר את המשק ושאנשים יצאו, יעבדו וירוויחו את לחמם. קנצלר אוסטריה הודיע היום,

אוסטריה זו מדינה עם אותו מספר תושבים בדיוק כמו ישראל, יש שם כ-200 מתים עד היום, שמ-12 באפריל המשק שם משוחרר, חברות, מסעדות, מלונות, לאט-לאט, בהדרגה. זה בדיוק מה שצריך לעשות במדינת ישראל. אני קוראת לממשלה להציג גם לכנסת וגם לציבור אסטרטגיית יציאה מהמשבר הזה ולהתחיל להחיל את אותה אסטרטגיה מייד לאחר פסח.

ועוד משהו. אנחנו נמצאים כרגע בנקודה מאוד רגישה פוליטית. אני מעריכה שההסכם בין כחול לבן לליכוד ייחתם היום או מחר. אני חייבת להגיד שאני מאוד מודאגת ממה שאני שומעת על משרד המשפטים ועל הוועדה לבחירת שופטים. כשאני עמדתי בראש הוועדה הזאת אמר אהרן ברק לאחד האנשים בשיחה: עד עכשיו שרי המשפטים תמיד עשו מה שאנחנו רוצים. הם אמרו: אנחנו לא מבינים בזה,

תבחרו את מי שאתם רוצים. אני שיניתי את זה, ובתקופתי נבחרו הרבה מאוד שופטים שמרנים לכל הערכאות. אסור למחנה הלאומי לאבד את זה.

חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת סונדוס סאלח, ואם היא לא תגיע, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש, היום ברוח חג הפסח רציתי להוסיף להגדה כמה שורות אקטואליות למצב ולהגיש אותן לראש הממשלה: אילו היה מקיים את כל ההבטחות שפיזר בהצהרות לתקשורת,

אילו היה מפטר שרים שלא נשמעים להוראות של משרד הבריאות,

אילו כל ההחלטות שלו בטיפול בקורונה היו מקצועיות וללא שיקולים פוליטיים,

אילו היה נותן הלוואה לעצמאים ולא ביורוקרטיה ותנאי סף בלתי אפשריים,

אילו היה מתחשב במיליון מובטלים ומקים ממשלה, ולא מקים ממשלה מנופחת של 34 שרים,

שיהיה חג שמח. תודה רבה, חבר הכנסת רזבוזוב. חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יואב בן צור. תודה רבה, אדוני. ברכות על התפקיד.

המון אנשים סובלים מהקורונה. מדינה שלמה, עולם שלם סובל מהקורונה. אני חושב שאם אפשר לשים אצבע על אחת הקבוצות שבאמת סובלות הכי הרבה, ואני אומר לכם את זה גם מידיעה אישית, אלה ילדי החינוך המיוחד והמשפחות שלהם. יש 250,000 ילדים בחינוך המיוחד והמשולב, ובגלל החלטה שגויה, ואני אומר כאן "שגויה" לסגור את כל מערכת החינוך כולה, סגרו גם את החינוך המיוחד. זאת טעות. ממש כמו שהשאירו בתי חולים פתוחים, מפעלי מזון פתוחים ושאר שירותים חיוניים, חינוך מיוחד הוא שירות חיוני. הילדים האלה, חלקם לא יכולים להיות בבית, ויש רגרסיה אצל חלק מהם, ויש נזק קשה ופגיעה קשה במשפחות. לכן אני חושב שהחזרה לשגרה, ככל שתהיה יותר מהר, קודם כול להחזיר את החינוך המיוחד, שהייתה טעות לסגור אותו. עשינו פה מחקר בכנסת. 180 מדינות סגרו את מערכות החינוך שלהן, מיליארד וחצי תלמידים בכל העולם מושבתים. אבל הרבה מדינות השאירו את החינוך המיוחד פתוח, כי הבינו שאת הילדים האלה אין אפשרות להחזיק בבית. אין אפשרות. אני קורא מכאן לפתוח את מוסדות החינוך המיוחד, לעשות בדיקות כמו שצריך, ולפתוח את בתי הספר לחינוך מיוחד ואת המוסדות השיקומיים.

תודה רבה, אדוני. אין ספק שהדיון שקיימת הוא חשוב מאין כמותו. חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יצא לי היום לבקר בבני ברק. אני רוצה לעדכן את חברי הכנסת: מצאתי שם עובדי עירייה מסורים ומתפקדים, ראש עיר נחוש לטפל היטב גם מביתו וחבורה יוצאת מן הכלל של פורשי צה"ל סביב האלוף במילואים רוני נומה שמסייעת ותומכת בעיר. ההתייחסות של התושבים ראויה לציון. היא רצינית, אחראית וממושמעת. לכן אני חושב שכדאי שהפורום כאן, כל חברי הכנסת, ומכאן גם החוצה, ידע שהתפקוד של העיר בני ברק הוא משובח. הדבר השני שאני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, הוא עניין פשוט: חייבים לעבור לגישה דיפרנציאלית. דיבר על זה חברי ניצן הורוביץ, ואני רוצה להפוך את העניין הזה לעיקרון כולל. צריך לעבור לגישה דיפרנציאלית גיאוגרפית ודיפרנציאלית תפקודית. לא כל הארץ מוכת קורונה. אין סיבה לנהוג בתל אביב וברמת הגולן כאילו זה אותו מקום, אין סיבה לנהוג בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל כאילו הם אותו דבר. אנחנו חייבים לעבור לגישה דיפרנציאלית, להחזיר את החיים לאט-לאט למסלולם ולעבור ממצב חירום לשגרת חירום. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. אחריו יסגור את הנואמים חבר הכנסת יוסף ג'בארין. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו, כמו כל התושבים בעולם, עדים כל יום לסרטונים קשים של לוויות, לוויה אחר לוויה. הציבור החרדי מתמודד עם התקפה חסרת תקדים. אנחנו מקבלים סרטונים של קהילות דתיות וחרדיות יהודיות בעולם שלא היו רגילות לכל כך הרבה לוויות ביום. משפחות שלמות יושבות שבעה על אח,

על סבא שנפטרים ביחד. אנחנו במדינת ישראל מגלים גם הרבה אמפתיה אחד לשני, מגלים את עמותות החסד, שבזמנים האלה עוזרות ומסייעות אחד לשני. אדוני היושב-ראש, בתוך הערוגה הטובה והתומכת הזאת גדל לו עשב שוטה אחד, ראש עיר בשם כרמל שאמה, שהחליט היום בבוקר לקום ולבנות גדר. הוא יקים גדר הפרדה בין בני ברק לבין רמת גן. אני שואל את עצמי, אותו כרמל, שפרץ את הסטטוס קוו לחלל שבת בגוש דן ואמר שהוא רוצה לדאוג לכולם: האם בזה שאתה בונה שנאה, בונה איבה בין אחד לשני, בזה אתה דואג לכולם? ואותו כרמל החליט שהוא תורם לבני ברק 2,500 צעצועים. אני רוצה לומר לו: המתנה הכי גדולה לבני ברק זה שתסתום. אני רוצה לסיים בדבר אחד, בטלפון אחד ששימח את ליבי.

שיחד עם הארגון שלו מקיים לבעלי מוגבלויות, 350 במספר, ליל הסדר ב-75 דירות, 75 דירות, שהולכים לעשות להם ליל סדר גדול, יחד עם העמותה שלו, עלי שיח. אני חושב שזה ארגון שבאמת עם מעט מאוד כסף, אבל עם הרבה לב, עם הרבה חום, הרבה רצון, עוזרים לאותם אנשים עם קשיים. אנחנו נעבור את זה. אני קורא לאותו כרמל: תתפכח, כי השנאה הזאת תישאר כאן גם אחרי הקורונה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אחרון הדוברים, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ובכך יסתיימו הדוברים בנאומים בני דקה. תודה, כבוד היושב-ראש. היום בוועדת החינוך היה לנו דיון מעקב על קשיי החינוך בישראל, והאמת היא שהקשיים הם רבים. דיבר יו"ר הוועדה חבר הכנסת ניצן הורוביץ על הקשיים המיוחדים בתחום החינוך המיוחד, וזה מצריך באמת התייחסות חיובית מאוד דחופה של המערכת. התייחסנו לסוגיות של הסטודנטים גם בארץ וגם בחו"ל, ואין ספק שיש צורך בהקמת קרן סיוע לסטודנטים במצב הכלכלי הקשה שבו הם נמצאים. דנו באופן מיוחד באחת הבעיות הכי קשות שאני מזהה במערכת החינוך, הבעיות של למידה מרחוק, במיוחד בקרב קבוצות סוציו-אקונומיות מוחלשות, ואני מדגיש את הציבור הערבי ואת התלמידים הערבים. היה לנו ברור שיותר מ-100,000 תלמידים ערבים פשוט לא יכולים ללמוד מרחוק, אם בגלל היעדר אמצעי קצה, אם מהיעדר תשתיות חשמל ואינטרנט בכלל. רק בנגב אנחנו מדברים על יותר מ-50,000 תלמידים, ויותר מ-50,000-40,000 תלמידים גם בצפון ובמרכז. לכן אנחנו אומרים שאם המערכת לא תחזור אחרי פסח,

צריך למצוא פתרונות דחופים ומיידיים לכל הסטודנטים. לא נקבל מצב של אפליה ושל הדרה של הסטודנטים הערבים. אחרי פסח צריך לפתור אחת ולתמיד את הבעיות הללו ולספק חינוך שווה, ראוי ומותאם לכולם. תודה רבה, אדוני. תמו הדוברים. נעבור לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לשנת 2020), לקריאה ראשונה. זו הצעה שקיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. ברכות. תודה רבה, אדוני. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, ימים קשים עוברים עלינו. אני רוצה להציג את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לשנת 2020). תיקון חוק-היסוד שהובא כאן היום נועד לאפשר לממשלה לממש את התוכנית הכלכלית הגדולה להתמודדות עם משבר הקורונה. ההתמודדות עם נגיף הקורונה לא פשוטה, ואתם יודעים את זה היטב. אם כשהסיפור הזה התחיל חשבנו שזה אירוע בריאותי בלבד, היום אנחנו כבר מבינים שזה אירוע כלכלי ממדרגה ראשונה, אירוע ענק, והוא לא דומה לשום דבר שהכרנו, ותלוי בהתנהלות שלנו, בשמירה על ההנחיות והקצב שבו נצא או לא נצא מההסגר. זה בהחלט יכול להיות הזעזוע הכלכלי הגדול ביותר מאז קום המדינה ומאז בכלל. הממשלה כאן כדי לסייע, יחד איתכם. הממשלה הציגה תוכנית גדולה שמטפלת במצב בארבעה ערוצים. קודם כול, התוכנית מתגברת באופן משמעותי את המענה הממשלתי שניתן לאירוע הקורונה. אנחנו מדברים פה על תוספת משמעותית למשרד הבריאות, כ-10 מיליארד ש"ח, אבל לא רק: התוכנית נותנת מענה לאוכלוסיות של קשישים, לצרכים של משטרת ישראל וכמובן למציאת חיסון לווירוס הקורונה. שנית, בתוכנית רשת ביטחון סוציאלית, סיוע לאזרחים, גם באופן תזרימי על ידי דחייה של תשלומים שונים, גם על ידי מימון חופשה ללא תשלום לעובדים ושיפור התנאים לתשלום דמי אבטלה וגם בסיוע במענקים לעצמאים, וגם לאנשים מבוגרים מעל גיל עבודה, שיקבלו מענקים שיאפשרו להם לעבור את התקופה הקשה הזאת. שלישית, המשכיות לעסקים. העסקים הם מנוע הצמיחה של המשק. התקופה הזאת לא פשוטה לעסקים, ולכן הם קיבלו מענה שהוא חצי מהתוכנית כולה.

גם תזרימי,

הלוואות בהיקף נרחב ובתנאים מעולים,

ממש כסף בכיס, הן בהפחתה של שלושה חודשים בארנונה עסקית, הן בסיוע ממשרד הכלכלה והן במענקים לעסקים. לבסוף, אנו עם הפנים קדימה, ולכן חלק מהתוכנית מוקדש להאצה, הוצאה של המשק מהמשבר על ידי יצירת הזדמנויות חדשות, זה בעולם של הדיגיטציה, בעולם של התשתיות, בעולם של ההייטק. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו משתמשים במשבר הזה כדי לצאת ממנו חזקים יותר ביום שאחרי. הכסף של הממשלה הוא הכסף של משלמי המיסים, אבל הוא לא אין-סופי. כתמיד, אנו נוהגים בכסף באחריות ובחרדת קודש. ובכל זאת, מדובר פה בחבילה מאוד גדולה בכל קנה מידה, שלא הכרנו אותה בעבר. חוץ מהעובדה שהיא חבילת הסיוע הגדולה ביותר בישראל אי פעם, היא גם רחבה ומשמעותית בקנה מידה בין-לאומי. אנחנו מדברים פה על 5.7% תוצר, זה יותר מהתקציב של משרד הביטחון. אנחנו עושים את זה למרות שהגירעון יהיה גבוה מאוד. לפי התחזיות, כרגע הגירעון יהיה הגבוה ביותר זה למעלה משני עשורים.

חבריי חברי הכנסת, יכולים לעשות את זה ולתת את המענה הזה בגלל שנכנסנו למשבר הזה במצב טוב יחסית, כמו שאתם יודעים. בעשור האחרון צמצמנו משמעותית את יחס החוב תוצר שלנו והגענו כבר לרמה של 60%. תכננו להמשיך בדרך הזאת ואנחנו נמשיך בה, בעזרת השם, כבר בשנה הבאה אחרי שנסיים לטפל במשבר הנוכחי. הצעת החוק שלפניכם מגדילה את מסגרת ההוצאה של הממשלה לשנת 2020 בהיקף של כ-50 מיליארד שקלים, וזאת כדי לאפשר את התוכנית הממשלתית לטיפול במשבר הקורונה. זה לא מובן מאליו לתקן חוק-יסוד באופן כזה ובהוראת שעה, אבל זה צורך השעה. זה מה שנדרש בשביל לתת את המענה, אדוני סגן השר, כתוב 90, דקה. זה מה שנדרש בשביל לתת את המענה המהיר ביותר והטוב ביותר בעת הזאת. אני מבקש מכם, חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית, מכיוון שהצעת החוק הזאת, תיקון חוק-יסוד, צריכה 60 או 61 חברי כנסת, לתמוך בהצעת החוק על מנת שנוכל לתת את הסיוע ואת המענה הנדרש למשק ולאזרחים, לקשישים, לילדים,

למשרד הבריאות,

לכל מה שניתן לתת, כפי שאתם יודעים מהתוכנית.

אני אומר ששם למיטב ידיעתי היה רשום 90, ואתה אומר 50. 50 תקציב. יש עוד כספים שהם ערבויות וכו'. 90 בסך הכול הכללי, כך כתוב. 50 תקציבי ועוד 40 תזרימי. מוריי ורבותיי, חבריי חברי הכנסת, אחרי שתצביעו ברוב של 61 נעביר את החוק להמשך דיון בוועדת הכספים. תודה רבה ובהצלחה, ואני מקווה בעזרת השם שעם ישראל יצא מהמצב הזה, שכל העולם יצא מהמצב הזה, ושנוכל כולנו לחוג את חג הפסח, את חג החירות, בשמחה. חג כשר ושמח ובשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. נתחיל בדיון. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יזהר שי. אדוני סגן שר האוצר, כדאי שתשמע. אפשר לגמור את זה בחמש דקות אם תשמע מה אני מבקש. אני אשמח. מצוין. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בעת הזאת הגדלת הגירעון היא הכרח, וכמובן שאנו תומכים בו, הינה, אדוני סגן השר. מדינת ישראל חייבת להתייצב לצד העסקים הקטנים, העצמאים, וחייבת להגדיל את תקציב הבריאות למערכת שהוזנחה במשך שנים רבות, לתמוך בקשישים, במערכות השונות שקורסות. כל התוכניות האלה ראויות. מדינות רבות מזרימות כספים באופן בהול וביד פתוחה, כי גם הן מבינות שבלי החמצן הזה העסקים יקרסו והכלכלה תיכנס להקפאה גדולה, הצמיחה תרד ושיעור האבטלה יישאר גבוה. לצערי הרב, עד לרגע זה לא ראינו תוכנית כלכלית אמיתית מהממשלה אלא אוסף של הצהרות וצעדים לא קוהרנטיים, שאינם מתקרבים לתת פתרון ומענה למצוקת האי-ודאות והחשש הכלכלי שבו חיים מיליוני ישראלים. אני משוחח בשבועיים האחרונים עם בעלי עסקים רבים ועצמאים ועם הנציגים של הלשכות המייצגים שלהם, ואני אומר לשרי הממשלה, אדוני סגן שר האוצר: אתם ישנים בעמידה ולא מבינים את המצוקה, הזעם והתסכול שאזרחים ישראלים רבים חשים בימים אלו. תתעוררו לפני שהעסקים יקרסו ולפני שיהיה מאוחר מדי ותתחילו להזרים כסף אמיתי למשק, ולא מילים והצהרות. למשל, מ-80 מיליארד השקלים יש תקציבים שהיו אמורים להיות ב-2020, הכניסו שם את כל הלוואות הבנקים, העיקר שייראה גדול, נפוח ויפה. חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן שר האוצר, וזו ההצעה שלי אליך, הצעת החוק שלפנינו אומנם מבקשת להגדיל את הגירעון, ואמרתי, בכך אנו תומכים, חד-משמעית. יחד עם זאת, הנוסח שמובא לכנסת רחב, דרקוני ולא מאפשר פיקוח פרלמנטרי על עבודת הממשלה. אם החוק יעבור, ואני מזהיר, במתכונת הנוכחית, תוכל הממשלה לממן מעון נוסף לממלא מקום ראש הממשלה או לתקצב הקמת משרדי ממשלה מיותרים. זה לא מאבק בקורונה, ולכן אני דורש כן פיקוח פרלמנטרי של הכנסת ושל ועדת הכספים, ולא לכך התכוון המשורר. לא נאפשר לממשלה להכשיר את מימון ההסכמים הקואליציוניים היקרים בתולדות המדינה בחסות חוק חירום חשוב להגדלת הגירעון, ואנחנו תומכים בהגדלת הגירעון כדי לצאת מהמשבר הזה. אנחנו נתמוך בחוק בקריאה הראשונה, כי זה צו השעה, אולם הוא חייב להשתנות בוועדת הכספים, אדוני. אין מצב כזה שבו ועדת הכספים תיתן צ'ק פתוח לממשלה, 50, 80, 90 מיליארד שקלים. אין חיה כזאת. צריך לוודא בחוק שראש אגף תקציבים או מי מאנשיו יתייצבו בפני ועדת הכספים ולא רק ייתנו דין וחשבון אלא יביאו את בקשות ההקצבה, אחרת מה אכפת לי להוציא ואחר כך לתת דין וחשבון? זה לא יקרה. אתם מעקרים את הכנסת מהתפקיד המרכזי שלה, והוא פיקוח על הממשלה. נא לסיים. דקה,

אם אתם רוצים לגמור את החוק הזה במהירות, אנא תביאו את זה לוועדת הכספים. יש שם ארבע הסתייגויות שלי, מאוד מאוד משמעותיות, שייתנו אפשרות לפיקוח פרלמנטרי. אנחנו מבקשים לקבוע מראש שאחוז מינימלי כזה או אחר ילך לתקצוב מערכת הבריאות ולסיוע למשק ולמעסיקים. הכנסת חייבת להיות חלק מהמשחק, אסור לדרוס אותה, והצעת החוק, חבריי חברי הכנסת, דורסת אותה אם לא נשנה אותה.

תודה רבה לחבר הכנסת לוי. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת שרן השכל. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד שר התקשורת, חברות וחברי הכנסת, אנחנו בימים של ניסיון לאחדות. למעלה ממיליון אנשים איבדו את עבודתם בשבועיים האחרונים, מאות אלפי משפחות כורעות תחת הנטל, מודאגות מהאפשרות להשיג פת לחם לשים על שולחן הסדר, ובשבועות הבאים, לטפל בבני משפחה. אנשים מוטרפים מדאגה באשר לבריאות של בני משפחה קרובים, בדאגה לקשישים, בדאגה לכל מדינת ישראל. ואנחנו כאן בבועה שלנו קצת מתעקשים להתווכח על הדברים הלא-נכונים. אני שמח להצדיע מכאן למנהיגים שקיבלו החלטה ולקחו על עצמם אחריות, יושב-ראש כחול לבן בני גנץ, עמיר פרץ, שהוועדה המסדרת אישרה את בקשת ההתפצלות שלו לטובת המהלך ההיסטורי הזה של ניסיון ליצור אחדות בימים כל כך מאתגרים. ובהקשר הזה קיבלתי בהתרגשות מכתב שנשלח לפני יומיים מראש העיר כפר קאסם, עו"ד עאדל בדיר, לראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין. אני חושב שכולנו כאן במשכן הזה יכולים ללמוד מלשון המכתב הזה ומרוחו, שאולי תשרה קצת נחמה על אזרחי ישראל כולם. וכך אמר מר עאדל בדיר: לכבוד הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק.

שותפות גורל בנגיף הקורונה. "מכובדי ושותפי היקר" כך ראש עיריית כפר קאסם לראש עיריית בני ברק, "בשם תושבי העיר כפר קאסם ובשמי, ברצוני לחזקך בעמידתך האיתנה כמנהיג למול אתגר הקורונה. אני פונה אליך בכדי לומר באופן חד וברור שעיריית כפר קאסם, כמו גם תושבי העיר כולה, עומדים לרשותך במאבק אותו אתה מנהל בימים אלו, תושבי ומשרתי הציבור בעיר פונים אליי יום ביומו ומעלים בפניי את הרצון לסייע ולהתנדב למען שכנינו, תושבי בני ברק." אנחנו צריכים למצוא דרכים חדשות לחיזוק הקהילה והחברים בה. "לשמחתי בכפר קאסם הנגיף טרם תקף באופן קשה וביכולתי להציע סיוע משמעותי ומגוון. אני מקווה שרוח החג תעניק את הכוחות הפיזיים והנפשיים להתגבר על האתגר העצום העומד לפנינו. אני וכלל התושבים בכפר קאסם רוצים להיות לך לשותפים בחציית הגלים הסוערים שנקרו בדרכנו. יחדיו בעזרת השם נגיע לחוף המבטחים. אנא אל תהסס ליצור קשר בכדי לדון באופנים בהם נוכל לסייע לעירך". על החתום: ראש עיריית כפר קאסם עו"ד עאדל בדיר. דוגמה לכולנו לאחדות, לניסיון פיוס ולעובדה שכולנו,

שותפים בעניין הזה ביחד.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה, גברתי, ואחריה, חברת הכנסת מירב כהן. כבוד סגן השר

חבריי חברי הכנסת, כמובן שבשעת משבר בריאותי-כלכלי שאנחנו נמצאים בה היום חשוב להזרים מהר תקציב גדול וגמיש לממשלה כדי לטפל בבעיות שבפניהן אזרחי ישראל ניצבים. יש כמה דברים שחסרים לי בתוך הצעת החוק הזאת, שכמובן נדון בה בוועדת הכספים, אבל חשוב שנדבר עליה גם עכשיו. אנחנו נעביר את הצעת החוק, אבל חשוב שיהיה תכנון בסיסי קדימה. חשוב שתהיה שקיפות, לאן התקציבים האלה הולכים, ועדת הכספים חייבת לדעת לאן אנחנו מנתבים את כל הכסף הזה. הדבר השני הוא שאנחנו עוד בתחילת המשבר. המשבר הכלכלי הרציני עוד לפנינו, שיא המשבר, ומה יקרה ביום שאחרי? חשוב שחלק גדול מתוך התקציב שאותו אנחנו מעבירים, שאותו הממשלה לוקחת, יושקע בצעדים קדימה, בעתיד הכלכלי של מדינת ישראל, אם זה בהלוואות לעצמאים ולעסקים קטנים ביום שאחרי, משום שככל שהם יעמדו על הרגליים שלהם יותר מהר, כך הכלכלה הישראלית תהיה יציבה יותר מהר, תוכל לפרוח מחדש.

אילו דברים שאנחנו חייבים, חייבים לגעת בהם בוועדה אחרי קריאה ראשונה כשאנחנו נתכנס. חשוב לי שבזמן שאנחנו מעבירים את החקיקה הזאת נציין גם כמה נקודות מאוד כואבות שעליהן אני וחבריי דיברנו בבוקר בוועדת כספים: העצמאים, בעלי העסקים שהיום לא מקבלים את המענה הראוי. עסקים פושטים את הרגל, לעצמאים אין מאיפה להביא כסף. יש קריטריונים שפשוט, אנשים שהרוויחו שכר מאוד יפה בשנת 2019 ואולי רק פתחו עסק בשנת 2018, הרוויחו יפה ב-2019 ולא הרוויחו או רק פתחו את העסק שלהם ב-2018 ומקבלים אולי 2,000 שקל. זה לא הגיוני. הקריטריונים חייבים להשתנות, וגם פה חייבת להיות גמישות של משרד האוצר. אנחנו לא יכולים להשאיר אותם תלויים, לא לפני החגים, ולא לדעת מה יהיה האופק הכלכלי שלהם ואיך הם יחזרו לעמוד על שתי הרגליים שלהם. לאור ההרחבה כרגע של התקציב, הזרמה של תקציב אדיר, עם מעט פיקוח, אנחנו נדאג שתהיה שקיפות, אי-אפשר שלא לדבר גם על קיצוץ במגזר הציבורי. אנחנו, חברי הכנסת, חייבים לעמוד על זה,

גם אנחנו, כשיש מיליון מובטלים כרגע שלא יודעים מאיפה הם יביאו אוכל לילדים שלהם, מאיפה הם יביאו משהו בשביל החג, איזו מתנה קטנה. מיליון אזרחים, מעל למיליון אזרחים מובטלים, ואנחנו במגזר הציבורי נמשיך להתנהל כרגיל? בשום פנים ואופן. אני הגשתי בקשה דחופה כדי לדון בזה, גם בוועדת כספים, על קיצוץ של 25% כן, גם בשכר שלנו, חברי הכנסת והשרים, אבל גם של בכירים במגזר הציבורי. רק קיצוץ בפנסיות תקציביות שהן מעל ל-20,000 שקל בחודש שהמדינה משלמת יכול להיות חיסכון של מעל ל-307 מיליון שקל בחודש אחד. זה לא עכשיו לבטל להם את הפנסיות,

יקצצו 10,000 שקל מהשכר שלנו, אבל כשאנחנו מסתכלים על כלל הבכירים במשק, יהיה פה בעצם חיסכון של מאות מיליוני שקלים בחודש כדי שנוכל להשקיע אותם לאחר מכן בעסקים, אצל בעלי העסקים, אצל העצמאים, כדי שהם יוכלו לחזור לשגרה ולעמוד על הרגליים שלהם כמה שיותר מהר. על כל הדברים האלה נדון בוועדת כספים אחרי שנעביר את ההצעה. אני מבקשת ממשרד האוצר, מראש הממשלה, לשים לב לדברים האלה. תודה רבה.

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. שלוש דקות לרשותך. תודה. אני רוצה לנצל את הבמה כדי לדבר שוב על המצב בבתי האבות, כי צריך להבין שזה מצב חירום. כבר שבועות שאני מתריעה על כך שבתי האבות במדינת ישראל הם בגדר פצצה מתקתקת. יש שם ריכוז של אוכלוסייה מבוגרת שהיא בסיכון אדיר, ללא מיגון, ואף אחד לא לוקח אחריות על האוכלוסייה המאוד-חשובה הזאת.

בימים האחרונים אנחנו רואים תרחיש אימים מתממש לנגד עינינו. הדבר שהכי חששנו מפניו, נגיף הקורונה מתפשט בקצב, כמו אש בשדה קוצים, בבתי האבות. תבינו שיש 720 מוסדות במדינת ישראל לקשישים במצבים שונים. מדובר בעשרות אלפי אנשים. עכשיו, תסתכלו על נתונים מהעולם, זה מבעית: אחד מכל חמישה מהאנשים המבוגרים שנדבקו בנגיף מת. אחוזי התמותה בקרב המבוגרים הם אדירים. מספיק לעשות חישוב פשוט כדי להבין את פוטנציאל האסון. המצב בשטח הוא מאוד מאוד לא פשוט. אנשים חולים במוסדות האלה לא מפונים. אני מדברת על מצב שגילו חולה מאומת או חולה מאומתת והם נשארים באותו מוסד לפעמים ארבעה וחמישה ימים בלי שמפנים אותם והם מדביקים עוד ועוד אנשים, אנשי הצוות נדבקים, הולכים לבידוד, ואין מי שיטפל באותם חולים מבוגרים בבתי האבות. עדיין אין בדיקות, למרות שאנחנו מדברים על זה הרבה מאוד זמן. אנשי המקצוע שם לא מורגלים בכלל בהתמודדות עם קטסטרופה בסדרי גודל כאלה. הם לא יודעים מה עושים, איך מחטאים מקומות, איך עושים בידוד שהוא אפקטיבי, ואנשים משלמים על זה בחייהם. תבינו, באמת, הסיפורים הם כל כך קשים, אנשים שפשוט נפטרים, ובני המשפחה שלהם אפילו לא יכולים לדבר איתם או לראות אותם או להיפרד מהם כמו שצריך בגלל ענייני הבידוד. בואו ניקח אחריות. אם משרד הבריאות לא יכול לתת מענה למצב כל כך מורכב, יואיל משרד הביטחון וייכנס פנימה, בדיוק כמו שעשו כרגע בבני ברק. אני מבינה שאף אחד לא רוצה להכניס את עצמו לכאוס הזה, וגם מבינים שאולי זה הנושא הבא של ועדת החקירה, אבל אנחנו צריכים להבין שהמצב שם דחוף, החלטה צריכה להתקבל עכשיו,

אין מילים לתאר עד כמה זה דחוף וכמה מדובר בחיי אדם. בואו לא ניתן לאנשים המבוגרים האלה להרגיש שהחיים שלהם שווים פחות, כי אם נהיה כנים, אם הייתה סכנה כזאת מתפשטת בגני ילדים או בבתי ספר או בקרב אנשים צעירים יותר, קשה לי להאמין שהיינו לוקחים ככה את הזמן עד שאנחנו מגיבים. אז בואו, החיים שלהם באמת לא שווים פחות.

תודה רבה, חברת הכנסת כהן. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת סונדוס סאלח. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, ראיתי בסוף השבוע האחרון תמונות מחממות לב מבני ברק, מהעיר המסוגרת: תמונות של חרדים תושבי העיר יורדים מבתיהם בלבוש שבת ומציעים אוכל, שתייה, כיבוד ואפילו מכתבי תודה וברכה לחיילים ולשוטרים, אלה שאוכפים את הסגר בעירם. אחרי שנים של קיטוב, של שסע לאומי הולך ומתגבר, של יצירת איבה בין ציבורים, בין יהודים, בין אחים, התמונות הללו אינן ברורות מאליהן.

חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הימים הללו של צרה לאומית נבחנים לא רק בהתמודדות מול הנגיף הרפואי גרידא אלא גם בחוסן הלאומי שלנו, בשאלה אם אנחנו מצליחים להתלכד ברגעי משבר, אם אנחנו מחבקים אחד את השני, או להפך, חלילה, מחפשים את מי להאשים, עם מי ניתן לריב ואיזו עוד כותרת של איבה ניתן לייצר פה מהטרגדיה האנושית הזאת. באיטליה, מחוז לומברדיה, שהיה למוקד המגפה, זכה לחיבוק לאומי. את המסקנות וההאשמות יעשו מן הסתם אחרי המגפה, כעת זהו זמן לסולידריות לאומית. גם כאן, לצד העליהום על החרדים שיושבים מסוגרים בעירם, משפחות גדולות בדירות קטנות וצפופות, ראיתי גם התגייסות ואמירות מחממות לב, מראש עיריית תל אביב, שבחר להאיר את בניין העירייה בכיתוב "אוהבים את בני ברק", ועד מכתבו המרגש של ראש עיריית כפר קאסם לעמיתו ראש עיריית בני ברק, המציע כל עזרה שיוכל להעניק לו. אני פונה לחברי הכנסת, כמו גם לאמצעי התקשורת: הבחירה היא בידיים שלכם איזה סיפור לאומי להביא כאן, האם סיפור של קיטוב, של שנאה, של עליהום, של רוע או סיפור אנושי של חיבור ואהבת אחים, כמו סיפורה המרגש של הבחורה הצעירה תמר היימן מתל ציון, שעזבה את משפחתה, בחורה בת 16, והלכה לטפל במשפחה עם שישה ילדים זרים לה לגמרי, שהוריהם חולים בקורונה ולא נמצאים בבית. ואת זה התקשורת גם בחרה להביא.

נגיף הקורונה הוא נגיף מסוכן, אבל נגיף השנאה הקשה מסוכן ומדבק פי כמה. המלחמה בו חייבת להיות נחושה ומשותפת לכולנו.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, מזה שלושה שבועות מוכרז מצב חירום במדינה, והאזרחים נתבקשו להיכנס לבידוד.

לא רק האזרחים הוכנסו לבידוד, יש עוד משהו כל כך חשוב שהוכנס לבידוד, הדמוקרטיה, וליתר דיוק, שאריות הדמוקרטיה הוכנסו לבידוד. בזמן שאנחנו מנסים לשטח את עקומת התפשטות נגיף הקורונה ישנה עקומה אחרת העולה, מתפשטת ומתפרצת, והיא הדיקטטורה והכישלון בניהול המשבר. אנשים שמחשיבים את עצמם מנהיגים פוליטיים גונבים את הבוחרים שלהם ומקבלים החלטות שונות ואף סותרות את העמדות שלהם ואת האמירות שלהם בזמן הבחירות. אנשים אלו הם אותם אנשים הממשיכים לתקוע את העגלה בבוץ ומגדילים את הפלונטר הפוליטי. בזמן זה, שהיציבות, היושרה והערכים הם לא דברים מובנים מאליהם בפוליטיקה, אני כל כך גאה ברשימה המשותפת, הרשימה שלאורך כל הדרך נאמנה לערכים, לאג'נדה שלה, והכי חשוב, נאמנה לכלל הבוחרים אשר בחרו בה וראו בה אור בקצה המנהרה. שוב אנחנו מול משבר. הפעם זה משבר הקורונה. במשברים מתגלים הפנים האמיתיים של הממשלה ושל המשרדים השונים.

בכלל, כל מדינה מתוקנת בעולם שמה את האזרח באמצע ופועלת לקידומו ולהגנה עליו,

במדינה הזאת, יש ראש הממשלה באמצע, והכול מסתובב סביבו, לשרת את האינטרסים הפוליטיים והאישיים של ראש הממשלה. הממשלה מעדיפה את הכלכלה שלה על פני בריאות הציבור. ממשלה שמכבדת את עצמה ודוגלת בדמוקרטיה היא ממשלה ששומרת על זכות לחינוך שווה לכולם, ולא מותירה אלפי תלמידים, במיוחד בחברה הערבית, בלי מחשבים או בלי כלים טכנולוגיים, מה שמונע מהם לקבל חינוך שווה לכולם, בטח לא משאירה כפרים בלתי מוכרים או מוכרים בנגב עם בעיות בתשתיות חשמל ואינטרנט, ובגלל זה התלמידים שם לא מקבלים זכות לחינוך שווה לכולם. ממשלה המכבדת את עצמה משקיעה מאמצים רבים לתת מענה כלכלי למשק הקורס, נותנת מענה לצוותי הרפואה, ומגינה עליהם, אשר נמצאים בחזית המגפה ללא שום הגנה מספיקה, ממשלה הפועלת למימון והקמת קרנות סיוע, ולא להקפאת תשלום הארנונה אלא לביטולו. אנחנו נלחמים בקורונה, ולא מעט בדיקטטורה ובאפליה ובניהול כושל במשבר.

תודה, גברתי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת איימן עודה. שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כולנו עוברים ימים קשים, וכולנו מבינים שאנחנו בעסק הזה כולם ביחד. בסופו של דבר המגפה לא פוסחת על מישהו בגלל הצבע או המגדר או הלאום או כל שייכות אחרת. בסופו של דבר זו הבעיה של כולנו. השאלה, האם הממשלה מתייחסת לנושא באותה מידה של הבנה של המחלה עצמה, והאם היא רואה באמת את ההשלכות של המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו גם על הכלכלה ועל רווחת הפרט? כאשר מדברים על תוספת לתקציב ועל אפשרות של הגדלת הגירעון כדי לטפל בבעיה, אי-אפשר שיהיה אולי חבר כנסת אחד שיגיד שהוא לא רוצה את זה או יצביע נגד באופן גורף כזה. אבל כאשר אנחנו לא יודעים, התוספת הזאת או העלייה הזאת בגירעון, למה היא תלך ואיך ישתמשו בה, אנחנו נצטרך לשאול את השאלות המהותיות. כאשר אני עומדת כל יום בדיונים בוועדת הרווחה והעבודה מול קבוצות של אנשים מהציבור, אזרחים ואזרחיות שנשארו מאחור ואף אחד לא דאג להם תחת הכותרת של לדאוג לכלכלת מדינת ישראל, אני מבינה שאולי, אני מאוד מקווה שנצליח להתגבר על המחלה שנקראת "קורונה", אבל נישאר עם אנשים שחיים מתחת לקו העוני, אנשים שרעבים לפת לחם, אנשים שיש להם קושי לחזור למעגל התעסוקה בגלל שהעסקים שהעסיקו אותם לפני עידן הקורונה קרסו בינתיים. אי-אפשר לעמוד מנגד ולראות שבעצם הגירעון הזה יממן גם 30 משרדים ו-30 שרים, ואני לא יודעת עוד כמה סגני שרים ומשרדים שצריכים להיפתח, ויהיו ממומנים מאותו כסף שאמור לתמוך בעסקים שעומדים מול קריסה טוטלית. כל יום מתקשרים אליי מקבוצות שונות מתוך האוכלוסייה ואומרים: מה איתנו? מי יעמוד לצידנו כדי לעבור את התקופה הזאת? בלתי מתקבל על הדעת שאנחנו צריכים להצביע על דבר שהוא כל כך גורף, בלי פרטים, בלי להיות בטוחים שנוכל אחר כך לבדוק ולהיות עם ביקורת כל הזמן על איך מבצעים את החוק הזה. אני מאוד מקווה שתוך כדי אישור הצעת החוק הזאת נוכל לקבל פירוט מאוד מהימן, ואנחנו נדאג להכניס לשם קבוצות שננטשו במערכה הזאת. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מה שצריך לעמוד בפנינו זה מיליון המובטלים והשכבות המוחלשות. לראש הממשלה יש תפיסה אחרת לגמרי: הוא רואה את הטייקונים, החברים שלו, והוא מאמין בתיאוריה של להעביר את הכסף אליהם, והכסף יטפטף למטה עד לקבוצות המוחלשות. אל תאמינו לו. אל תאמינו לו. הוא הבטיח 500 מיליון שקלים לילדים לפני הפסח, לערבים וללא-לערבים. הוא הבטיח 500 מיליון שקלים לילדים לפני הפסח, לפני הפסחא, לפני הרמדאן, והוא שיקר. הוא הבטיח 6,000 שקלים לעסקים הקטנים, אז פתאום ראינו את הקריטריונים, שאף אחד לא יכול לעמוד בהם. הוא משקר, ו-90 מיליארד שקלים הוא לא יעביר לשכבות המוחלשות. היום בבוקר השתתפתי בשתי ישיבות של ועדות הכנסת, אחת בראשות עאידה תומא סלימאן והשנייה בראשות מנסור עבאס. הרי הרשימה המשותפת היא גדולה, 15 מנדטים, ועומדת בראש הרבה ועדות חשובות. מי שהשתתף בישיבות הללו זה או נשים או נציגים של קבוצות מוחלשות, כי הוויה מייצרת תודעה. איפה קברניטי המדינה? נעלמים, כי השכבות המוחלשות לא מעניינות אותם, פשוט מאוד. לפני שעה קלה גנץ הסכים יחד עם נתניהו לגבי סיפוח חד-צדדי, עוד הבטחה של בחירות שהוא לא מממש אותה. לא אשב עם המשותפת, ישב איתנו ודיבר איתנו, לא אשב תחת נתניהו, הוא יושב, ועכשיו זו עוד הבטחה שלישית שהוא מפר. אז על מי נסמוך? על אף אחד מהם. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות רק דבר אחד ויחיד, רק דבר אחד ויחיד: לאחד בין נציגי המוחלשים, להתחיל לתכנן מאבק ציבורי ערבי-יהודי של המוחלשים במדינה. אני קורא לציבור ואני אומר לו: הם ישקרו לכם בפנים. לא תקבלו כסף, הכסף לא יגיע אליכם. הכסף יגיע רק לחברים שלהם, הטייקונים. הוא לא יגיע לאנשים הפשוטים. איך אפשר לממש את הצדק? רק במאבקים ברחוב. ממש היישר אחרי סיום תקופת החירום, לצאת לרחובות, קבוצות של מוחלשים, יהודים וערבים יחדיו, להיאבק בעד הזכויות שלנו-שלכם. תודה. חבר הכנסת אלחרומי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אלכס קושניר. שלוש דקות לרשות אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. בהחלט אנחנו נמצאים בעיצומו של מצב חירום, בעיצומו של מאבק בנגיף הקורונה, לא רק אנחנו, כל האנושות, כל מדינות העולם, אבל תוך כדי אנחנו לא רוצים לשכוח את האנשים החלשים, לא רוצים לשכוח את הקבוצות החלשות. הגדלת הגירעון היא מחויבת המציאות, אבל השקיפות והפיקוח של הכנסת גם הם מחויבי המציאות וחשובים מאוד. אני באופן אישי, ואני חושב שגם הרשימה המשותפת, אתמוך בקריאה הראשונה בהצעת החוק, זה דבר חשוב, אבל אנחנו כן נעמוד על המשמר בוועדת הכספים ונציע את ההסתייגויות שיבטיחו שהכספים יהיו צבועים וילכו לאן שהם אמורים להגיע, לאן שהכסף הזה באמת אמור להגיע. בהצצה קצרה להצעת החוק ראיתי שם כמה סעיפים שצריך לחדד, למשל ארנונה לעסקים. העסקים הקטנים משלמים ארנונה לערים, משלמים לרשויות המקומיות. האם הכוונה היא שיש שיפוי לרשויות המקומיות? המדינה תזרים תקציבים לרשויות המקומיות שלא מקבלות עכשיו, שלא מחייבות את העסקים בארנונת עסקים? ארנונת עסקים היא חלק מהתקציב השנתי של הרשות המקומית, חלק מההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות. נוסף לכך, מיקוד התקציבים לאוכלוסיות שבאמת צריכות את התקציבים האלה. כפי שאמרתי, אנחנו גם לא רוצים שהגדלת התקציב, שלא יהיו שם עיזים, תוך כדי ההסכם הקואליציוני וחלוקת תקציבים קואליציוניים בתוך ה-90 מיליארד האלה, המובטחים. אני חייב להגיד כמה מילים לפני שאני יורד מהבמה,

ראש מועצת כפר קאסם, עו"ד עאדל בדיר, חבר אישי, הוא בכנות שלח את המכתב הזה. אני יודע שאנשי כפר קאסם כן מוכנים להירתם לעזרת בני ברק, אבל תראו מה קיבלו הבוקר. הם קיבלו,

אני מקווה ששר האוצר וסגנו שומעים אותי. הגיעו לכפר קאסם ללחוץ על השוכרים היהודים, בעלי החברות ששוכרים מחסנים בשטח המוניציפלי של כפר קאסם, להלחיץ אותם להתנתק משם ולעזוב את המקום ולהפר את הסכמי השכירות. זאת התגובה שקיבל עאדל בדיר.

תודה, אדוני. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. שלוש דקות, אדוני.

אנחנו הולכים לאשר היום את הגדלת תקרת הוצאה לממשלה ב-90 מיליארד שקל, שזה כמובן מהלך מתבקש לאור המצב, אבל חשוב לי להגיד שמדובר בסך הכול בפעולה טכנית. למה היא טכנית? כי בתוכה כרגע אין כלום,

התוכנית שהוגשה או הוצגה על ידי ראש הממשלה ושר האוצר לפני כמה ימים היא בעצם ריקה מתוכן.

אני אתן לכם רק דוגמה. היום הייתה הפגנה של העצמאים כאן, בכניסה למשכן, והלכתי לבקר אותם, הלכתי לדבר איתם. הם לא יודעים כלום, הם לא יודעים איך הולכים לפטור אותם מארנונה, הם לא יודעים איך לקבל את ההלוואה, הם לא יודעים מה הריבית על ההלוואה, הם לא יודעים איך לקבל את המענק, הם גם לא יודעים איך הם יוכלו להחזיר את העובדים שכרגע נמצאים בחל"ת חזרה לעבודה. כי הרי ברור לכולם שלעסק לוקח זמן להניע מחדש, ולהניע מחדש זה במקרה הטוב, יהיו הרבה מאוד עסקים בהרבה מאוד תחומי משק שפשוט לא יצליחו לקום. והממשלה מפזרת כל מיני הצהרות כלליות, נעביר את זה ונעביר את זה, ואף אחד לא מדבר תכל'ס על כל סגמנט וסגמנט. יש עוד דבר מעניין: הממשלה החליטה שכל השכל וכל הידע נמצא אצלה. אף אחד לא מתייעץ עם אותם נציגי ארגונים, אף אחד לא מדבר עם העצמאים, רק מנצלים אותם. המדינה לאורך כל הזמן הזה מנצלת אותם, וכשהם צריכים עזרה, אז הם לא נמצאים ליד. ואתם יודעים מה ריגש אותי בסוף? בסוף ההפגנה, הם סיימו את ההפגנה בשירת התקווה, זאת אומרת, למרות הכול ולמרות שהמדינה לא נותנת להם כלום ומנצלת אותם, הם פטריוטים אמיתיים, קמים, כולם עומדים ושרים התקווה. אז תפקידנו, גם כאן בכנסת וגם בממשלה, הוא לתת להם את היד, לעזור להם בשעת המשבר. אני מקווה שכך גם נעשה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יואב בן צור, ואם הוא לא יהיה, חברת הכנסת קרן ברק. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי שר התקשורת, ביום הזה, שבו מובאת הצעה של חוק שעוסק בכסף, במספרים, אני מבקש להביא בפניכם בדקות אלו את הרוח, את הרוח של העם הזה, העם הנפלא הזה. גיבורת השבוע שלי היא נערה בת 16 שנים בלבד מהיישוב תל ציון שבמועצה האזורית מטה בנימין. תמר היימן קוראים לה. תמר היא בתו של סמנכ"ל איחוד הצלה אליעזר היימן. בית חרדי, כן, חרדי, בימים אלה צריך לומר את זה, ערכי ושורשי, שחינוך ילדיהם לנתינה הביא לכך שתמר היימן הגיבורה נחשפה למקרה הומני ממדרגה ראשונה, דוקטור טיבי, אומנם אתה חבר כנסת אבל אתה גם רופא כאשר בשכנות לביתה, שני ההורים של משפחת בוכריס בת תשעת הילדים, שהקטן שבהם בין חודשים ספורים בלבד, חלו בנגיף הקורונה, והאב כעת מורדם ומונשם והאימא באשפוז, נותרו תשעת ילדי המשפחה עם אחותם בת ה-12 לבדם. גברתי מזכירת הכנסת, אני בטוח שאת תרצי לשמוע את הדברים. כן, כן, אנחנו נוסיף לך עוד כמה שניות. אף אחד לא אזר אומץ להיכנס לבית ולקחת חלק בטיפול בילדים בשל החשש והסבירות הגבוהה להידבקות בנגיף הקורונה. תמר היימן פנתה להוריה ובאומץ רב ביקשה את הסכמתם ואת גיבוים ללכת ולהתנדב לשהות עם ילדי משפחת בוכריס ולטפל בילדיהם הקטנים, מתוך ידיעה ברורה שיש סיכוי להידבקות וכי את ליל הסדר היא לא תוכל לעשות בחיק משפחתה בשל החשיפה המחייבת בידוד. תמר היימן יושבת בסבלנות אין-קץ לספר, להרגיע, לחתל, לקלח, להשכיב, להרגיע. ידעתי שאני אצטרך לעשות פה את ליל הסדר, איתם זה יותר חשוב, כך היא אמרה בריאיון לחדשות 13, שם היא סיפרה על הצורך לעזור שגובר על הפחד. אני נדהם ונפעם מהמערכים הללו, אדוני היושב-ראש. כשנערה בת 16 אומרת: אני מבינה את המשמעות, מבינה את הסיכון, מבינה את הצורך בבידוד, זה מדהים. הרוח הטובה הזאת,

היא היחידה שתאפשר לנו לצלוח את המשבר הגדול הזה. אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר מילה טובה, את המילים הרעות אני מעדיף בהזדמנות אחרת, מילה טובה מהדוכן הזה לראש עיריית פתח תקווה, ששלל את ההצעה להטיל סגר על חלק מתושבי עירו החרדים במילים חד-משמעיות, ועל כך, אדוני רמי גרינברג, תודה רבה לך. אני מבקש לסיים את דבריי באזכור דברי מר"ן, השולחן ערוך, שם אנחנו לומדים באורח חיים סימן שכ"ח שאסור להתמהמה בטיפול בחולה שיש בו סכנה, למרות חילול שבת, שמשפטי התורה הם רחמים וחסד ושלום בעולם, שכתוב: "אשר יעשה אֹתָם האדם וחי בהם" ו"הזריז בפיקוח נפש הרי זה משובח". ובתלמוד ירושלמי למדנו שהשואל את הרב אם מותר או אסור הרי זה מגונה, שאין לשאול שאלה בפיקוח נפש מכיוון שעד שישאל ותבוא התשובה עלול החולה להגיע לידי סכנה. והנשאל, אותו רב שלא לימד לשומעי לקרוא את החובה של קדושת החיים, הרי זה שופך דמים. החכם צריך לדרוש ברבים את חשיבות ערך קדושת חיי האדם.

גם הציבור החרדי,

מעריכים את קדושת החיים עד כדי כך שכל התורה כולה נדחית מפניה. אני מבקש: חוסו על נפשכם, על עצמכם, על ילדיכם, על הוריכם ועל יקיריכם. תישארו בבית.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, כל חיי תמהתי איך התחילה האנטישמיות באירופה. איך אנשים אינטליגנטים, מלומדים, משכילים כביכול, האמינו שהיהודים הם מפיצי מחלות, מרעילי בארות? איך יכול להיות שמאשימים יהודים באפיית מצות בדם ילדים והציבור קונה את זה? אבל ההסתה שמשתוללת בשבועיים האחרונים כלפי הציבור החרדי בתקשורת,

באינטרנט, בטוקבקים ובתגובות נתנה לי להבין איך זה קורה. כשאני רואה ושומע אנטישמיות בתקשורת הישראלית, כשאני שומע דברי הסתה של שונאי חרדים בתקשורת, אני מבין מה כוחה של הסתה, מה כוחה של תעמולה. היום מפחיד להיות חרדי. אני רק רוצה להזכיר לכל אותם שונאי חרדים, לכל אותם מסיתים, שבמקרה של פנצ'ר בגלגל, הראשון שיגיע אליכם זה חרדי מארגון "ידידים"; כשמישהו מקרוביכם יהיה זקוק לעזרה ראשונה או חלילה יילחם על חייו, הראשונים שיגיעו אליו זה חרדים מארגון הצלה או איחוד הצלה, כשחס ושלום מישהו מבני המשפחה נזקק לציוד רפואי, הוא ימצא אותו אצל החרדים ביד שרה או בעזר מציון, כשחלילה מישהו ממכריכם, חס ושלום, ייהרג בתאונת דרכים,

מי שיטפל בגופה שלו יהיה חרדי מזק"א, ואם חלילה יש לכם במשפחה חולה סרטן, תזכרו את זכרון מנחם, שגם הוא ארגון חרדי, אם מישהו בסביבתכם זקוק להשתלת כליה, תפנו לרב הבר מארגון מתנת חיים, גם הוא במקרה חרדי, ואם מישהו מכם שוהה בבית חולים ונזקק לארוחות, תזכרו את עזר מציון, התמר, רפואה וחיים, רחשי לב ועוד עשרות ארגונים שבמקרה רובם חרדים, אם אתם במקרה זקוקים לייעוץ רפואי, תקבלו אותו אצל הרב פירר, שגם הוא משתייך לקבוצת הפרזיטים החרדים, ואם מישהו ממשפחותיכם זקוק לסלי מזון, תזכרו את חסדי נעמי, ואם למישהו יש ילד מיוחד, אז יש ארגון שנקרא "עלי שיח" או "שיח סוד" שיסייע לכם, ומי שנזקק לסיוע בפוריות, יש את הארגון החרדי בונה עולם, ואנחנו מתקרבים לחג הפסח, אם יש לכם בן בתאילנד,

בצרפת או במקסיקו, כאלה שעדיין לא הביאו אותם, וכמעט בכל מדינה בעולם, גם שם הוא יכול לעשות את ליל הסדר, במקרה אצל חרדים חסידי חב"ד. כך עשרות ומאות רבות של ארגונים חרדיים המונים עשרות אלפי מתנדבים חרדים מתנדבים 24/7 ונותנים מעצמם לכל נזקק, בלי לבדוק אם מדובר בחרדי או חילוני, בחילוני אוהד חרדים או זולל חרדים לתיאבון. כיום, בעידן הקורונה, הציבור החרדי, שכל כך תורם לחברה הישראלית כמעט בכל תחום ובכל נושא, הזכרתי רק חלק קטן, הציבור הזה, בגלל האופי הקהילתי, הצפיפות שבה חי הציבור החרדי, הניתוק מהמדיה התקשורתית, בעיות הסברה של משרדי הממשלה בקרב הציבור החרדי, נזקק לסיועה של המדינה, וקמים אנשים חצופים, אכולי שנאה ורעי לב, שהחליטו להפוך את הציבור החרדי לשק החבטות הלאומי של מדינת ישראל. זה במקרה אותם אנשים שרק לפני שבועיים הסבירו לנו במתק שפתיים עד כמה היבה יזבק, מהללת השהידים, היא פרטנרית מעולה להקמת ממשלה צרה, אותם אנשים שבמשך שנים מסבירים לנו עד כמה חשוב לחבק את הפלסטינים שנלחמים על חירותם ועצמאותם באמצעות הרג חפים מפשע, אנשים וילדים.

אין לי ציפיות מאותו מיעוט מסית בתקשורת, אין לי ציפיות מאותם אכולי שנאה כלפי הציבור החרדי, אבל כן יש לי ציפייה מחברים פה, מהמדינה שהציבור החרדי חלק ממנה ותורם לה יותר מכל ציבור אחר במדינה.

הרשויות הבינו מאוחר מדיי שצריך להתאים את ההסברה לציבור החרדי, אבל לצערי עדיין לא הבינו שצריך להתאים גם את הטיפול במבודדים של הציבור החרדי, שלרוב חי בצפיפות. תודה, אדוני. אני מייד מסיים, דקה. הגיע הזמן להתאים את המלחמה בקורונה לאופי האוכלוסייה. אי-אפשר לדרוש ממבודד להתגורר בדירת ארבעה חדרים שמתגוררים בה במקרה הטוב שבע או שמונה נפשות ויותר. אי-אפשר להחזיק חמישה או שבעה ילדים שאין להם אינטרנט או טלוויזיה בבית סגור במשך שבועות ארוכים. אנחנו חייבים לייצר פתרונות מותאמים לציבור הזה, ובידינו הדבר.

אנחנו חייבים לייצר מודל מותאם לציבור החרדי, לאופי האוכלוסייה. רק כך נוכל למגר את הקורונה בציבור החרדי. הציבור רובו ככולו ממושמע להוראות משרד הבריאות. אני רוצה לומר שבשבת התפללנו כולנו דרך המרפסות, לא הלכנו לבתי הכנסת, אנחנו שומעים. אבל חברים, זה לא מספיק. אם לא ניזום הרחבה שיטתית של בדיקות בית בבני ברק ובמקומות צפופי אוכלוסין אחרים, אם לא ניזום הרחקה של מבודדים מהבתים, לא נוכל למגר את הקורונה.

אין מה לעשות, אנחנו חייבים לייצר דפוס פעולה שונה וייחודי למקומות צפופי אוכלוסין.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. שלוש דקות לגברתי,

אנחנו עכשיו דנים על הצעת חוק-יסוד: משק המדינה, וזה ברור,

קואליציה ואופוזיציה, שאנחנו צריכים להעביר את החוק הזה. אין ברירה. כדי לקיים את המשק אנחנו צריכים להעביר את החוק הזה. יותר מזה, אני מסכימה פה עם אנשים שדיברו, גם מהאופוזיציה, או האופוזיציה העתידית, שאנחנו צריכים גם להגדיל את הגירעון. כי אנחנו אומנם עומדים מאחורי החוק, אבל אנחנו עדיין דורשים להגדיל את הגירעון, וכמי שנמצאת בוועדת כספים כל יום מאז שהיא קמה, כולל היום וכולל כל שאר הימים, אנחנו גם נדאג שזה יקרה. מה שאנשים לא מבינים, שאנחנו בשעה שבה אי-אפשר להפריד בין השכירים לבין העצמאים. כולנו נמצאים באותו משבר, כולם צריכים לפרנס משפחות ולהאכיל פיות. אין הבדל בין שכירים לבין עצמאים ובעלי עסקים. ומה שטוב ומה שידעה המדינה מהיום הראשון, להוציא את כולם לחל"ת ולתת להם את השכר מהיום הראשון, זה באמת היה פרויקט מאוד יפה ויעיל, ושאפו גם ליושב-ראש הביטוח הלאומי ולשר שמעליו,

שעשו את במהירות וביעילות, עם טופס מאוד מאוד מהיר. אבל אף אחד לא מגביל את מספר האנשים שיוצאים לחל"ת, אין תקרה,

מי שיוצא לחל"ת, יוצא לחל"ת. באותה מידה ממש אי-אפשר ואסור להגביל את מספר העצמאים ומספר השכירים. יושב-ראש רשות המיסים מסביר שאומנם יש 600,000 עצמאים, אבל רק 300,000 אולי יקבלו מענק, וגם רק חלקי. אין סיפור כזה, אין הגבלה לחל"ת לשכירים, ולכן לא יכולה להיות הגבלה בסכום לעצמאים ולעסקים הקטנים. מי שזכאי ומי שצריך, צריך לקבל, ולא נגזרת של סכום כולל וממנו לגזור את הסכומים. זה לא עובד ככה. יש לנו פה משק ויש לנו כאן מדינה ויש לנו גם כלכלה. המגזר שמשלם את המיסים פה כדי שהכלכלה וכדי שהמדינה הזאת ימשיכו להתקיים, הרוב זה מגזר העצמאים ובעלי העסקים הקטנים. אם אנחנו רוצים לצאת מהמשבר הזה ושנוכל אחרי זה להמשיך לקיים את המדינה הזאת ושנוכל אחרי זה לגבות מיסים ממישהו, אנחנו צריכים שהמישהו הזה ימשיך לחיות ולנשום. והמישהו הזה זה בעלי העסקים, העצמאים והעסקים הקטנים. אנחנו לא יכולים לתת להם נדבות. אנחנו לא יכולים לחלק להם סתם ככה כסף כדי שיגמרו את החודש. אנחנו צריכים לתת להם מספיק כסף שישאיר את העסק שלהם חי, כי רק עסק חי היום, במשבר הזה, יוכל להמשיך אחר כך להתקיים, כדי שיוכל אחרי זה להמשיך לשלם מיסים ושאנחנו נוכל כולנו להמשיך לקיים את המדינה הזאת. זה לא נדבות, ואין "אנחנו" ו"הם"; אנחנו זה הם. הם המדינה, הם עמוד השדרה הכלכלי שלנו. זה בנוגע לזה. נוסף לכל זה יש עוד בעיה שאנחנו צריכים לפתור, אדוני שר הרווחה, וכדאי שתקשיב טוב. אנחנו נמצאים היום בשעת חירום. אנחנו נמצאים במצב שבו האלימות, במשפחות שבהן אנחנו יודעים שיש אלימות במשפחה, שבהן יש אלימות כלפי נשים וכלפי ילדים, הולכת וגואה. הילדים והנשים נמצאים בתוך כלא שאנחנו, כדי לשמור על הבריאות, שמנו אותם בו, אבל הם נמצאים בתוך הכלא הזה בסכנת חיים והם לא יכולים למלט את עצמם משם, הם לא יכולים לברוח לחבר, הם לא יכולים ללכת לרוץ בפארק. הם תקועים בתוך הכלא הזה, ואנחנו צריכים להציל אותם שם, כי הם בסכנת חיים. ולכן אנחנו היום ישבנו בכמה וכמה ועדות ודיברנו על זה, גם בוועדת הרווחה והעבודה, גם בוועדה למיגור הפשיעה, ואמרנו שאנחנו צריכים לדאוג שהעובדים הסוציאליים לא ירדו ל-30%. אנחנו צריכים שהעובדים הסוציאליים יהיו בדיוק כמו הרופאים וכמו כוחות החירום וכוחות המשטרה. בכוחות החירום לא יורדים ל-30% עבודה.

העובדים הסוציאליים הם חלק מכוח העבודה החיוני בתקופה הזאת, כדי להציל חיים, לא פחות מזה. הקורונה הורגת, אבל גם האלימות הורגת, אלימות פיזית ואלימות מילולית. אנחנו צריכים להציל את אותן נפשות, ולכן אני קוראת שגם המשטרה וגם העובדים הסוציאליים יעשו את עבודתם. לא נקצץ להם בעבודה ונחזיר את כל העובדים החיוניים האלה למשק כדי שיוכלו להציל חיים.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, בשנים 1929 1933 חוותה ארצות הברית משבר כלכלי הידוע בכינויו "השפל הגדול".

שיעור האבטלה במשק האמריקאי נסק מ-4% כמעט ל-25%, ועוד כ-30% מהעובדים בארצות הברית נאלצו להסתפק במשרה חלקית. הבנקים התחילו לקרוס עקב אי-עמידה של ציבור הלווים בפירעון הלוואות. התמ"ג גם הוא נחתך בצורה דרמטית. על הרקע הזה הנהיג נשיא ארצות הברית פרנקלין דלאנו רוזוולט את המדיניות הידועה כ"ניו-דיל", שהתאפיינה בהשקעה מסיבית בפרויקטים תשתיתיים, עידוד בנייה למגורים והסרת חסמים ביורוקרטיים, וכל זה תוך הגדלת הגירעון התקציבי. נדמה כי היום מדינת ישראל נמצאת במצב דומה להפליא. שיעורי האבטלה עומדים על רף של 25%, בדיוק כמו בארצות הברית לפני 100 שנה. הממשלה מנסה לתת פתרונות נקודתיים כרגע, גם אם לא בצורה מספקת ובצורה מאוד מסורבלת, לבעיות הרבות שנוצרו בתוך כמה שבועות בלבד. הגדלת הגירעון בשינוי חוק-היסוד כהוראת שעה נועדה לאפשר להתמודד עם התרסקות המשק לתקופה קצרה בלבד, והשאלה היא מה הלאה. כבר עכשיו הגיע הזמן לתכנן לטווח ארוך, מחמש עד עשר שנים קדימה, כל משרד ממשלתי בתחומו, בתחום אחריותו, בהינתן תחזית של גידול האוכלוסייה ואתגרים עתידיים, אם כלכליים ואם ביטחוניים, אם בתחום בריאות הציבור ואם בתחום החינוך מגיל אפס ועד האוניברסיטאות. אנחנו צריכים לחשוב ברוח הניו-דיל של רוזוולט: כניסת המדינה לתחום עידוד התעסוקה באמצעות פרויקטים תשתיתיים ארוכי טווח, הקלה בבנייה למגורים, פיתוח שיטות מתקדמות ללמידה מרחוק, ולא רק לתקופה מוגבלת, עידוד עבודה מהבית וכן הלאה. כבר עכשיו ניתן לחשוב על הגדלת הגירעון לטווח זמן ארוך יותר, בדיוק כדי להשקיע בתחומים שהזכרתי, למשל מראש לייעד 1% מהתמ"ג בכל שנה עבור פרויקטים תשתיתיים. מדובר בכ-14 מיליארד שקל בחישוב שנתי ו-140 מיליארד שקל בעשור.

לא מדובר פה בכלכלה נוסח ברית המועצות,

כדברי רוזוולט, מתן חבל הצלה לקפיטליזם נאור באמצעות השקעה מדינתית מסיבית, כאשר כוחות השוק לאחר משבר בין-לאומי יכולים דווקא, בהתאם לכל התיאוריות, להעמיד אותנו על סף תהום. הגדלת ההשקעות של הממשלה במשק נכונה במיוחד בישראל, מכיוון שההוצאה האזרחית אצלנו נמוכה מאוד ביחס למדינות ה-OECD, ולכן השירותים הציבוריים שהאזרחים מקבלים מהמדינה אינם נמצאים ברמה מספקת. אם לא יהיה תכנון לטווח ארוך ולא תהיה השקעה לטווח ארוך, לא ניתן יהיה לפתור באמת את הבעיות במערכת הבריאות הציבורית, את הבעיות בתשתיות ובתחבורה, את בעיות החינוך ופריון העבודה. זה הזמן לחשוב מחוץ לקופסה. ממשלת ישראל צריכה להתחיל להשקיע בעם ישראל,

תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אורי

שלוש דקות לאדוני.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, השרים, השרים. השרים, נכון. חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אין ספק שדבר בעיתו, מה טוב. החוק הזה שמגיע בימים האלה בתוך מערך החירום שלנו הוא דבר נצרך והוא דבר חשוב. אין ספק שהדבר הזה היה חייב להגיע. הדרך הזאת והפיצולים של החוק הזה הם נושא שנצטרך לדון בו, אנחנו באמת נצטרך לעקוב אחרי היישום של הנושא הזה, ובשביל זה צריך כנסת, שלא ניתקל בביורוקרטיה ובקיבעון פקידותי כזה או אחר, לראות את התמונה הכוללת ולאו דווקא דברים שנמצאים בתקשורת, ולאו דווקא דברים של קבוצות לחץ וקבוצות מאוד כוחניות, לא כוחניות, שיודעות לייצג את עצמן חזק, וסקטורים רבים שכך זה לא נראה שמדברים עליהם, אבל בסופו של דבר מדובר על אלפי ועשרות אלפי איש ואולי מאות אלפי בתי אב שכל תקנה וכל פתרון צריך לתת ולכסות אותו. דווקא לפעמים הקבוצות החלשות הן שצריכות את ההגנה, ואנחנו צריכים לראות ולעקוב אחרי הדבר הזה, וגם הזכרתי את נושא היישום בכמה שפחות ביורוקרטיה. אבל אין ספק שצריך להגיד עוד דברים שאנחנו יודעים שבימים אלו אנחנו מתמודדים איתם. אני דווקא רוצה להשלים את מה שאמרו לפניי חבריי, דווקא כן גילויי אהדה וחיזוקים ותמיכה של רוב, רוב הציבור, ודאי הציבור שמכיר. שאלו אותי היום בתקשורת: מה אתה אומר על הממשק הזה שפיקוד העורף נמצא בעיר בני ברק? איך זה מתקבל שם? אז גילויים של עזרה זה לא חדש לנו, אבל עם כל זה שזה לא חדש לנו ושאנחנו חיים בתוך הדבר הזה ואנחנו נמצאים הרבה בציבור הכללי, וכל הארגונים הרבים שחבר הכנסת בן צור מנה, אנחנו יודעים להתרגש כל פעם מחדש. אבל אין לי ספק שזה תרם לא פחות, לא פחות ואולי אפילו יותר, לאותם גופים, לאותם אנשים, שהגיעו מפיקוד העורף וראו את הציבור, ראו את האוכלוסייה. חלק גם הביאו את זה לידי ביטוי בהערכה, ואני רואה יותר ויותר. גם כאלה שבימים רגילים אוהבים אולי לבקר את הציבור החרדי, בימים האלה יודעים לתמוך. אנחנו מודעים לכך ואנחנו יודעים שזה חשוב, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שזה לא מספיק רק בדימוי. אנחנו צריכים טוב טוב לשנן וטוב טוב לדחות גילויים של שנאה ושל גדרות ושל הפרדות ושל קיטובים. קשה, קשה אחרי זה לסדר את הדברים האלה ולהחזיר אותם ולהוריד את הדימויים האלה. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, דעו לכם שיש דברים שאנחנו יכולים להפיק לקחים. יש הפקת לקחים על דברים מסוימים, ויש הפקת לקחים, כולל מה שקרה לגבי כלל האוכלוסיות, מה שקרה במערך החירום לגבי הנגיף הזה,

וגם מול אוכלוסיות כמו הציבור החרדי, שהוא היום אוכלוסייה גדולה שנפגעה מאוד גם מבחינת הנגיף עצמו וגם בהיבטים אחרים, בגלל חיי הקהילה של רבים, של הורים וילדים, ועזרה שלא מגיעה מבחוץ מגופים ממשלתיים שממשיכים לתת אלא מגופים פנימיים שהם גם כלכליים, אבל הם מאוד מאוד נפגעו, וזה מאוד בולט בתקופת החגים. כל מערך הרווחה וכל מערך הנתינה והעזרה ההדדית נתקל בקשיים גדולים מאוד, וזה לא תמיד הפתרון להביא מנות קרב לפסח לאותה קשישה שנמצאת עם עובדת זרה, והיא לא יכולה, וכל אורח החיים שלה, ועוד דברים. ודאי וודאי, אנחנו יודעים שהסטיגמות האלה של הקיטובים ולהדביק על חברה דברים שאחרי זה קשה להוציא את זה מהשורש, כמה עדיין חיים בזה שהחרדים זורקים אבנים כל יום כיפור בכביש 4 בצומת נתניה? כמה שנגיד שאין דבר כזה, החרדים זורקים? רבים במדינה, כאלה שלא מודעים, חושבים שהחרדים שורפים את דגל מדינת ישראל כל יום עצמאות בכיכר השבת. מי לא יודע את זה? מה, זה לא דבר נכון? אז אולי קבוצה שולית, קבוצה שולית, זה אפילו לא שולי-שוליים. לא קיימים דברים כאלה. ודאי שלא צריך להתייחס לדברים כאלה.

בכל אופן,

באמת מדברים על החברה החרדית שאולי משהו לא עשו שם. אני מוכן להתמודד עם כל אחד, להראות את הדברים הברורים בתקשורת החרדית ובמדיה החרדית, איך שמהרגע הראשון הדברים וההוראות היו ברורים. הם הלכו על צעדים שאי-אפשר להבין אותם. סגירת בתי כנסת בשלבים מוקדמים על מנעול ובריח זה לא דבר של מה בכך. הם לא יוכלו להבין.

הציבור החרדי לא יכול להבין למה הפגנות כן ובית כנסת לא, למה מותר פה בסביבתנו כל יום 30 ו-40 אנשים במרחקים שלא לפי התקנות ולא לפי הנהלים,

אחר כך אומרים שאין דמוקרטיה,

דמוקרטיה, דמוקרטיה כן ותפילה לא?

לכן, אני חושב שהדברים האלה, כבר עכשיו, יש דברים שאנחנו יכולים להפיק לקחים, הדברים האלה,

ואני אומר לך דבר אחרון, אדוני היושב-ראש. הטענה היא, נכון, צפיפות גורמת לכך. למה כשאנחנו מדברים על צפיפות אף אחד לא מדבר על זה ואף אחד לא תורם את הידיים כשאנחנו אומרים: הינה, עכשיו זה מכה בכולם. קיטוב יכה בכולם, קיטובים גדולים בחברה במדינת ישראל יפגעו בכולם.

גם מי שלא מבין וגם מי שחושב ואולי מי שמתרשם, צריך עכשיו לדחות את זה, עכשיו להתמודד עם זה ולא להסכים לדבר הזה, כי הוא יבוא אלינו והוא יפגע בנו.

קהילות בחוץ לארץ, ואני בזה אסיים. כל הקהילות החרדיות בחוץ לארץ, באירופה,

בכמה וכמה מדינות,

אין שם נושא של אי-שמיעה לנהלים. שם הם צייתנים מייד, אין להם ניכור מהמערכת. כל הקהילות בארצות הברית, האורתודוקסיות, אני מודה שקשה לעצור אותך, בגלל הלהט שאתה מדבר, אבל אני הקפדתי עם כולם על שלוש דקות, ומכיוון שאתה מכיר את הפוזיציה אני מבקש ממך להקפיד.

נכון, אני מכיר ומעריך את זה מאוד. בכל אופן, אנחנו מבערים את החמץ שבפנים גם כן. אנחנו רוצים להעביר את התקציב עוד היום, אז בוא, אז אני אסיים בזה. גם שם זה קרה, בהיקפים הרבה יותר גדולים. שם אין צפיפות אוכלוסין, אדוני השר, שם אין גם בעיה של, מדוע? אורח החיים המובנה, המובנה עוד לפני שיודעים אותו, הוא אורח חיים קהילתי צפוף. חג פורים הוא חג מאוד דביק וסמיך, והוא הפיץ את הנגיף כשלא ידעו. ועמדו בהוראות, לכן, להאשים זה לא נכון. זה כמו להאשים את אלה שהביאו את הנגיף הזה לארץ. כל אלה שהגיעו מחוץ לארץ, לא חרדים, שהביאו את זה איתם מחוץ לארץ, הם אשמים?

זה כמו להאשים הולך רגל שנפגע במעבר חציה בגלל שרוב הפגיעות של הולכי רגל במציאות הן במעבר חציה. לכן להגיד לו לא לעבור במעבר חציה? תודה רבה, אדוני.

תודה, אדוני. חבר הכנסת יעקב טסלר, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אם היא לא תהיה נוכחת, אז חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ואחריו, חבר הכנסת יאיר גולן. בבקשה, אדוני, שלוש דקות.

תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתקופה קשה זו, כשעיני אזרחי ישראל נשואות אל הממשלה, אל הבית הזה ואלינו, נבחרי הציבור, אנו נמצאים בשעת מבחן אמיתית איך מדינה צריכה להתנהל בעת חירום שבה הסכנה גדולה והחשש בלב כולם לא נעלם. מדינת ישראל מתמודדת עם מצב חירום שבו גם העורף הפך לחזית. כשליחי ציבור מחובתנו לעשות כל שביכולתנו, ואף מעבר לזה, לעזור ולסייע למען אזרחי ישראל בעיתות שגרה, ובמיוחד במצב קשה זה. לצערי, לצערי הגדול, קומץ אנשים בתקשורת ובפוליטיקה הצליחו להפוך מצב החירום לאירוע מפלג בין החרדים לחילונים, וזה נורא ואיום. אמרות ההסתה כמו אלה של רינה מצליח, שמאשימה את החרדים בכל רעה חולה, בגזענות הגובלת באנטישמיות, כביכול החרדים אשמים בהתפשטות הקורונה ובאי-קיום ההנחיות, את הדבר הזה יש לעצור. אין לקבל הכללות מסוג זה ואין לתת לגורמים בתקשורת להכפיש ציבור שלם על לא עוול. את משבר הקורונה יש לנהל ברגישות ובחמלה ומתוך צורך להציל חיים בדרך הנכונה. נגיף ההסתה חייב מיגור במקביל למיגור נגיף הקורונה. אדוני היושב-ראש, תושבי בני ברק מרגישים מושפלים ומושמצים, למרות שהם שומרים על כל הכללים וההנחיות. אחוזי ההידבקות שם הם תוצאה טבעית של ריבוי אוכלוסייה באזור צפוף ביותר בישראל. האשמות השווא נגדם לא הוגנות ולא אנושיות. לאוכלוסייה זו צריך להושיט עזרה ולסייע לה, לא לתקוף אותה. בלא בושה, בלא כל רסן, הלך ראש עירית רמת גן, וביומרה שגובלת בעזות, בלא לקבל כל אישור מגורם שלטוני כלשהו, הקים באופן חד-צדדי חומה שתחצוץ בין הנגועים כביכול בבני ברק לבין תושבי רמת גן השלווים והבריאים. טוב עשה מנכ"ל משרד הפנים שהורה לפרק את חומת ברלין מבית היוצר של שאמה. חבריי חברי הכנסת, בהזדמנות זו אני חייב לגנות את ההתקפות שלוחות הרסן נגד שר הבריאות יעקב ליצמן בימים האחרונים.

שזיהה ראשון וסגר את המדינה מפני סין ומדינות מודבקות נוספות, זוכה למטר של השמצות ושקרים. כי אני בדקתי, וכל ההכפשות כאילו הוא הפר את ההנחיות הן פשוט שקרים והכפשות. בעת חירום, במקום לגבות את מערכת הבריאות, שעושה הכול כדי להציל את אזרחי ישראל, הפכו את השיח למקום של השמצות ברורות. אני מבקש לחזק אותך, השר ליצמן, ולומר באופן ברור: חזק ואמץ, כי עבודת הקודש שאתה ואנשיך במשרד הבריאות עושים זו הצלת חיים כפשוטה.

אני מייד מסיים, אדוני. וכאן המקום לומר תודה לצוותים הרפואיים. חזקו ואימצו. אני קורא מכאן לראש הממשלה ולמשרדי הממשל הממונים: עזרו לכל אלו שזועקים ומשוועים לעזרה, שיוכלו לצלוח את המשבר הזה, שלא יהפכו חלילה לנזקקים ולנתמכים, ובמיוחד שיוכלו לחגוג את הפסח מתוך רווחה וכבוד, שחלילה לא ייווצר מצב שכאשר הילד שואל: מה נשתנה הלילה הזה? הוא מתכוון: מדוע, בשונה מכל שנה, הפעם אין לאביו אמצעים כלכליים לערוך את החג בכבוד. תודה רבה.

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת קטי שטרית. תודה, אדוני היושב-ראש. בבקשה, שלוש דקות.

בתקופה של משבר, רבותיי חברי הכנסת, מנסים לשים

הדחייה של האחר, השנאה של האחר, בצד, ולנהל קרב על החיים, למען ערך החיים. אנחנו בחברה הערבית מכירים זה שנים רבות את הניסיון להסית נגדנו, לדחוק אותנו אל הפינה ולהשאיר אותנו מוחלשים,

וכאשר אנחנו נמצאים במצוקה, בדרך כלל, לא תמיד אנחנו מוצאים אנשים שיעמדו לצידנו. רבות נשארנו לבד.

מתוך העמדה המוסרית החזקה הזאת, אני מרגיש אמפתיה לכל החולים והנצורים בבני ברק, לכל אלה שמושמצים בשל העובדה שהם

אני מודאג מאוד מהמספרים של החולים המאומתים, ומוקד התפרצות של קורונה אני לא רוצה לראות לא בבני ברק ולא בשום מקום אחר. אבל כאשר אדם נמצא במצוקה, שיכולה להיות מצוקה קיומית,

או אפילו מוות, הוא מצפה שאנשים יעמדו לצידו. ולכן אנחנו עומדים לצד החולה, החלש, גם כפוליטיקאים וגם כרופאים בבתי חולים, גם כצוות רפואי, כי במאבק הזה, אומנם אנחנו אידיאולוגית לא משרתים בצבא, לא כחיילים, לא כקצינים, כי אנחנו אוהבי חיים,

אבל במלחמה הזאת אנחנו גם חיילים, גם קצינים, גם מפקדים, ובלעדינו אי-אפשר לנצח את המחלה הזאת במערכת הבריאות. ועל כך אני מלא כבוד והערצה ומעריך את הצוותים הרפואיים, ערבים ויהודים כאחד. ובעת הזאת מתגלים מנהיגים וערכים הומניים. אדם גולם את גלימתו האנושית דווקא עכשיו,

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה.

דקות, גברתי. שר התקשורת חבר הכנסת דודי אמסלם, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, כולנו עדים להתנהלות האחראית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, של שר הבריאות יעקב ליצמן, של צוותי הרופאים, האחיות, עובדי הניקיון בבתי החולים ועוד רבים וטובים אחרים במאבק במשבר הקורונה, התנהלות שהובילה את ישראל למקום הראשון במדד המדינות הבטוחות ביותר לשהות בהן לאחר פרוץ המגפה. אבל כמו שקורה בכל מצב חירום, גם פה יש אנשים שנופלים בין הכיסאות.

להתייחס לכמה נושאים שהעליתי כבר בוועדות. בשבועות האחרונים אני מקדמת כמה מאבקים דחופים שחשוב לתת עליהם את הדעת בהקדם. המאבק הראשון הוא עבור החולים האונקולוגיים. בעקבות צמצום התחבורה הציבורית וסכנת ההידבקות, החולים, שהמערכת החיסונית שלהם גם כך מוחלשת, אינם יכולים להסתייע בתחבורה הציבורית, לא באוטובוסים, לא ברכבות, וגם הסעה פרטית אינה באה בחשבון בשל העלות הגבוהה של המוניות, כי הם צריכים להגיע במוניות.

רבים מהם נאלצים להישאר בבית במקום לקבל טיפול מציל חיים. זה מצב שאסור לנו להשלים איתו. לשמחתי מצאתי אוזן קשבת בלשכת שר התחבורה, אך הפתרון טרם התגבש באופן סופי, ואנחנו נאלצים לבקש גם את עזרת משרד האוצר להירתם למהלך המוסרי וההומני הזה. המאבק השני נוגע לצוותי הרפואה ולתומכי הרפואה, שחלקם נדבקו בנגיף ובשל כך שכרם נפגע. אסור לנו להפקיר את לוחמי הרפואה שמסכנים את חייהם כדי להציל אזרחים. יתרה מכך, אסור לנו להעמיד אותם במצב שהם נאלצים לבחור בין הצלת חיים לבין כלכלת בני משפחתם מתוך חשש שאם יחלו לא יהיה מי שיפרנס את ילדיהם. הנושא השלישי, שהוא הכאוב ביותר מבחינתי,

שעושות עבודת קודש, שמצילות ילדים, ילדים בסיכון גבוה שהוצאו מבתיהם ונמצאים במשפחות אומנה. המשפחות האלה מגדלות את הילדים האלה עד גיל 18. המענק המבורך, פסח לכל ילד, המענק הזה מועבר באמצעות מנגנון הקצבאות של הביטוח הלאומי, שמעביר את הכסף באופן אוטומטי,

לא למשפחות האומנה, למשפחות הביולוגיות. נא לסיים, בבקשה. בעקבות מגבלות משרד הבריאות, רבים מילדי האומנה אינם יכולים בכלל להגיע לבקר בעת הזאת את המשפחות הביולוגיות שלהם, וחלקם אפילו, המשפחות הביולוגיות שלהם אפילו לא יוצרות קשר איתם. על כן אני סבורה שמן הראוי שאת המענק של ה-500 שקלים עבור כל ילד תקבלנה המשפחות שמגדלות בפועל את הילדים ומעניקות להם את מלוא המשאבים ותשומת הלב.

אני מבקשת מכל הנוגעים לדבר להירתם למען המטרות החשובות והדחופות האלה ולסייע לקדם אותן. אפילו השר, דיברתי איתו. רק שתבינו לגבי ילדי האומנה. קיבלתי מכתב מסמנכ"לית גמלאות בביטוח הלאומי, שאומרת לי: אין לנו את רשימת הילדים. אבל חדר, חדר ליד, יש את המפקחת, המפקחת על הילדים האלה, רחל לוין, והיא יכולה רק לתת לה את הרשימה, ואז הילדים יקבלו את ה-500 שקלים.

אבסורד שאין כדוגמתו.

תודה רבה לחברת הכנסת קטי שטרית. חברת כנסת מאי גולן, בבקשה. עודד פורר אחריה, ובכך יסתיימו הדוברים.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שבזמן שאנחנו באמת עוברים ימים קשים ולא פשוטים, כל החברה הישראלית, כל מדינת ישראל, כל אזרחי העולם, ואנשים יושבים מסוגרים בבתיהם,

אני מסתכלת על אימא שלי בת ה-73, כמה קשה לה לעבור את כל מה שהיא עוברת. ובאמת אני מסתכלת,

אני קשורה למסך ולטלוויזיה ולחדשות ולעדכונים, ואני אומרת בימים כאלה: מזל שהמגזר החרדי לא צופה בתקשורת. מזל שהמגזר החרדי לא צופה בתקשורת, מזל שהוא לא רואה טלוויזיה, כי באמת, את הפתגם הידוע "ואהבת לרעך כמוך" כלל גדול בתורה, יש לומר, לא היה אפשר להתגאות בו בימים כאלה. ואני רוצה לומר שבימים האלה, כשאני רואה שוב ושוב שפותחים את המהדורות ומדברים על הסגר ועל אנשים שמפירים אותו, כל הזמן,

גם אם מדברים על ערים אחרות, עדיין מראים ברקע את בני ברק, מראים את המגזר החרדי. יש הרבה פנים וצורות להסתה הזאת ולגזענות הזאת. אותי אישית, אני לא יודעת אם זה יותר מצחיק או מעציב, אבל אותי זה מאוד מכעיס דווקא שבזמן שרואים את כל התמונות האלה אני מקבלת אין-ספור טלפונים והודעות ופניות מתושבי שכונות דרום תל אביב,

שכונות רבות ברחבי הארץ, אם זה רמת אליהו בראשון ורובע ב' באשדוד ושכונת הדר בחיפה ומרכז פתח תקווה וערד ואשקלון ואילת, כל השכונות האלה, מה שמשותף להן כמובן הוא שמדובר בשכונות משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות שלשם הגיעו מסתננים בלתי חוקיים, שבימים האחרונים, בשבועות האחרונים, יש לציין, פשוט מפירים בצורה גסה ובוטה את הוראות משרד הבריאות. אנחנו רואים אין-ספור סרטונים ותמונות שלהם מתגודדים בכמויות, נשארים עדיין בחמארות, החמארות זה הפאבים הבלתי-חוקיים שלהם, ועושים ככל העולה על רוחם. עד היום דווח, יש לציין, על מסתנן אחד שנדבק בקורונה. כמובן, לא בוצעו באזור בדיקות. וזו פצצה מתקתקת. צריך להבין, זו פצצה מהלכת. אנחנו יודעים שיש שם מדגרה, מכיוון שאותם מסתננים גרים בצפיפות בלתי נתפסת בתוך הדירות, בין חמישה ל-15 אנשים בדירה מחולקת. אף אחד שם לא הולך עם מסכה או עם כפפות. כולם יושבים למטה, שותים בירה לשוכרה. המשטרה, שאני עדה לפעילות שלה, מסתובבת סביב עצמה, יום ולילה, יום ולילה. זה כמו משחק חתול ועכבר: היא מחזירה אותם,

היא מחזירה אותם,

אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת להודות לשוטרים על הפעילות שלהם ולהודות גם לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן, שבימים האחרונים כל בקשה שהגיעה אליו התמלאה, אם זה תגבור בשוטרים ותגבור ביס"מ. גם כשהבנו שאי-אפשר להחיל את הקנסות שמקבלים ישראלים על מסתננים אריתריאים בגלל איזו בעיה טכנית כזאת או אחרת, השר עובד על פתרונות.

אני מסיימת. אני רק רוצה לסיים בזה: תראו, בימים האחרונים היה ניסיון, מחטף,

לפגוע בחוק הפיקדון, שהוא התמריץ היחיד שנותר להוציא את המסתננים הבלתי-חוקיים. כמובן, נלחמנו ולא נתנו שזה יקרה.

ואני אסיים במשפט שאמר ראש ממשלת אוסטרליה ממש ביומיים האחרונים. הוא אמר שצריך לדאוג קודם כול לאזרחי המדינה שלו. ואני אומרת: עניי עירי קודמים, וזו לא בושה להגיד את זה.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת עודד פורר, אחרון הדוברים. מייד אחר כך, אם נציג הממשלה יהיה כאן הוא יוכל להשיב, ואם לא אז נעבור להצבעה. שלוש דקות, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בתיקון לחוק-יסוד: משק המדינה, שמגיע כתיקון רק בגלל מצב החירום שאנחנו נמצאים בו, הרי זה לא איזה תיקון שעושים בשוטף. ואני חייב לומר שכשכולם עסוקים בבעיות הבריאותיות ובהתנהלות של מערכת הבריאות ובשמירה על בריאות האזרחים, שהיא חשובה מאוד, צריך לשמור גם על בריאות המשק. לצערי, חבריי במדינת ישראל הכריזו על שתי מדינות לשני עמים. יש כאן עם אחד של שכירים, שהממשלה מצאה את הפתרון, לפחות הזמני, בדמות ההוצאה לחל"ת, אבל יש עם של עצמאים, למעלה מחצי מיליון איש ואישה, שהממשלה לא רואה אותם. בתוכניות שהציגו עד עכשיו בוועדת הכספים לאנשים האלה לא נמצא כל פתרון, נמצא פתרון לשכבה מאוד מאוד מצומצמת מתוך העצמאיות והעצמאים, וגם להם לא ניתן פתרון. מי שבחר לחיות את חייו כעצמאי, כמי שמייצר, כמי שמעסיק עובדים, כמי שלוקח על עצמו את הנטל, מוצא את עצמו נטוש על ידי המדינה דווקא בתקופה הזאת. וזה מעבר לעובדה שהממשלה, בכל הדיונים שניהלנו בשבועיים האחרונים בוועדת הכספים, לא הביאה פעם אחת תוכנית כוללת, שמראה גם מה ההתייחסות שלה ומה התקווה, מה האור שנותנים לציבור, איך יוצאים מהמשבר הזה. ואני אומר לכם, ועדת הכספים, אמרתי את זה לאורך כל הדרך, לא תהיה הבלם שיעצור את הממשלה מלממש את התוכניות בנושאים שנדרשים עכשיו בעניין הקורונה. גם איפה שאנחנו לא מסכימים אנחנו לא נהיה הבלם שיעצור, אבל אנחנו בהחלט נהיה הבלם שידרוש שינויים בתוכניות, שידרוש את הצגת התוכניות במלואן, את כל הסעיפים ואת התיקונים שאנחנו יכולים להכניס בסעיפים האלה כדי להפוך את התוכניות האלה לטובות יותר. בסוף, אתה יודע, דודי, אומרים שהאויב של הטוב הוא העוד-יותר טוב. הטוב מאוד.

תמיד אנחנו חושבים שאפשר.

זה ברור שאנחנו צריכים כרגע לעבוד מהר, אבל אני אומר את זה פה גם לשרים שיושבים כאן וגם לחברי הכנסת: אל תזניחו מאות אלפים מהעם הזה. אל תזניחו אותם. אל תשאירו אותם בצד לשתות דם, כי בסוף גם אותה קבוצה של שכירים, וחס וחלילה, אני חושב שלא צריך לפגוע לא באלה ולא באלה, אבל אותם אלה שיצאו לחל"ת,

אם המדינה לא תדע לתת את זריקות החמצן הנדרשות ומכונת ההנשמה לעסקים הקטנים, אלה שיצאו לחל"ת, לא יהיה להם מקום עבודה לחזור אליו, כי העסקים פשוט יקרסו אחד אחרי השני אפקט הדומינו הזה, מהעסקים הגדולים ועד העסקים הקטנים. וצריך להסתכל בראייה אסטרטגית, ואני אומר את זה לכם,

דווקא לשרים שיושבים פה: אתם צריכים להסתכל בראייה אסטרטגית על אילו תחומים המדינה לא יכולה לוותר ובאילו ענפים צריך להשקיע, עם כל הקשיים, מהתיירות והתעופה וכל הנושאים האחרים, תוך כדי שמירה על המסגרות. ואפשר לעשות את זה. צריך לתת, ואני מסיים אדוני, צריך לתת את ארבעת החודשים האלה דווקא לעסקים, שיהיו אלה שישלמו לעובדים, שיאפשרו להם לעבוד גם בחל"ת, גם לשמור על ההכנסה שלהם, אבל גם לשמור על מקום העבודה, שלעובדים האלה יהיה לאן לחזור כי המדינה לא החריבה את עולם העסקים.

וגם צריך לשבח אותך על העבודה האינטנסיבית שאתם עושים בוועדה בתקופה המאתגרת הזאת. תמו הדוברים. אנחנו נתחיל בהצבעה. אני מזכיר לכל חברי הכנסת שמכיוון שמדובר בחוק-יסוד נדרשים 61 תומכים בכל אחת משלוש הקריאות. כך צריך להיות וכך יהיה. אנחנו נתחיל בהצבעה. נעבור למזכירת הכנסת שתקרא את השמות. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ינון אזולאי, בעד קרן ברק, בעד ניר ברקת, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח

אבוטבול, בעד ניר ברקת,

מאי גולן, בעד מי שהצביע, אפשר לעזוב את המליאה, לאפשר לחברי כנסת אחרים להצביע. תודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בנימין גנץ,

אסף זמיר, אינו נוכח מיכאל ביטון, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, בעד בועז טופורובסקי,

היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ציפי חוטובלי, בעד גילה גמליאל,

בעד מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד

אשכנזי, בעד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי,

משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' בעד אורנה ברביבאי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד

אינו נוכח יבגני סובה, בעד יועז הנדל, בעד חילי טרופר,

אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, בעד ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, בעד אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי,

אסף זמיר, בעד ע'דיר כמאל מריח,

טלי פלוסקוב, בעד

מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, בעד מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי,

יולי יואל אדלשטיין, בעד עמיר פרץ, בעד רם שפע,

נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו,

יואב סגלוביץ' בעד

כהן, בעד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, בעד אלון שוסטר, בעד צבי האוזר, בעד אלעזר שטרן,

מירב כהן, בעד מירי רגב,

אורית פרקש הכהן,

נקרא בשמות של חברי הכנסת שלא הצביעו? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט,

אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת אם יש עוד חברי כנסת ליד המליאה שלא הצביעו, זה הזמן להיכנס למליאה להצביע. ניתן לכם עוד דקה להיכנס.

נא לבדוק בחוץ אם יש חברי כנסת שלא הצביעו. תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות.

ובכן, תוצאות ההצבעה: 76 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה עברה בקריאה ראשונה, ועוברת לדיון בוועדת הכספים הזמנית של הכנסת. אני מכריז על הפסקה. אנחנו נודיע על חידוש הישיבה.

נפסקה בשעה 18:35 ונתחדשה בשעה 02:00.) ערב טוב. אני מחדש את מליאת הכנסת. אני מבקש את ההודעה מטעם המזכירה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020). ההצעה קיבלה פטור לפני הקריאה הראשונה, לשלוש קריאות.

תודה, גברתי. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת פורר להציג את הנושא. בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לשנת 2020), שביקשה מאיתנו הממשלה לאשר כמה שיותר מהר, אני חייב לציין שהממשלה הניחה את החוק הזה על שולחן הכנסת רק היום אחר הצוהריים, לא שהחוק הזה כבר נמצא בדיונים והיה לנו את כל הזמן שבעולם לדון בו, אבל עדיין, המחויבות שלנו בוועדת הכספים הייתה שאנחנו לא נהיה המעצור שיעצור את היכולת לסייע. המטרה של החוק הזה היא בראש ובראשונה לתת את היכולת לממשלה לתקצב את הצרכים כעת, בתקופת הקורונה, ובעצם להוסיף לתקציב איזושהי מסגרת שאיתה הם יוכלו לפעול בתקופה של משבר הקורונה. צריך לזכור שהממשלה עובדת כרגע בתקציב שהוא תקציב המשכי, תקציב של אחד חלקי 12, ומתוך התקציב הזה, עד לרגע זה ניהלה הממשלה את הסיוע המיידי שהיא רצתה לתת בכל פעם, אבל כך לא היה אפשר להמשיך לפעול, והיה צורך להגיע להגדלת תקציב, שמחייבת את שינוי חוק-יסוד: משק המדינה. בדיונים מאוד מאוד אינטנסיביים שקיימנו בוועדה אנחנו ביקשנו, ולא הסכמנו לוותר על היכולת של הכנסת לפקח על הממשלה ועל העובדה שהמסגרת הזאת לא תינתן כמסגרת תקציבית בלתי מוגבלת שבה שר האוצר או ראש הממשלה יוכלו לעשות כבשלהם, בלי שיש פיקוח שבו כל פעם צריך לבוא לכנסת ואנחנו יכולים כן לאשר או לא לאשר את התוכניות שעולות. חשוב לציין שגם כאן התעקשה הוועדה שהעניין יובא לאישור ועדת הכספים, בכל שינוי, ולא יהיה רק דיווח. אחרת היינו מוצאים את עצמנו עם סדר גודל של 90 מיליארד שקל, שזה סך כל התוכנית, בלי שיש לכנסת שום יכולת לפקח, והכול מועבר באופן אוטומטי. מדובר על סכומי כסף ניכרים, אדוני היושב-ראש. מדובר על סכום כסף שהוא חלק משמעותי מתקציב המדינה. בחלק המרכזי בתוכנית, שהוא החלק שמחולק בעצם לסעיפים, אנחנו דרשנו, מאחר שהממשלה בכלל עוד לא אישרה את התוכנית, צריך לזכור: הממשלה עוד לא אישרה את התוכנית הכלכלית. אנחנו לא הסכמנו להשאיר את העניין הזה פתוח, זאת אומרת לאשר מראש והממשלה תאשר איזו תוכנית שהיא רוצה.

אנחנו כן קבענו את המסגרות וקבענו אותן בחלוקה, וכן חשוב לי לציין פה,

מה החלוקה שאותה אנחנו חילקנו מבחינת הסכומים: לטובת בריאות,

סדר ציבורי, ביטחון פנים ומענק מיידי למשרדי הממשלה, 11 מיליארד שקלים חדשים, סכום שברובו יוקדש לטובת רכש והצטיידות של מערכת הבריאות, שיפוי המוסד לביטוח לאומי, 3.8 מיליארד שקלים, בין היתר לטובת אותו מענק של 500 שקלים.

חברי הכנסת שיושבים כאן ואלה שלקחו חלק בדיוני הוועדה עשו את זה רק כדי שאפשר יהיה להעביר את אותם 500 שקלים לכל ילד וגם את התוספת לאוכלוסיות המיוחדות, כפי שאנחנו דרשנו, עוד לפני הפסח.

לפחות של מנכ"ל האוצר, הייתה שככל שאנחנו מאשרים את הנושאים האלה עוד הלילה, הכסף יועבר לפני הפסח. אני מקווה שאכן כך יהיה. אנחנו אישרנו ש-9 מיליארד שקלים הממשלה תקצה לטובת מענק וסיוע לעצמאים ועסקים קטנים, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות וארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, בנוסף עוד 800 מיליון שקלים, הנחות בארנונה, 2.6 מיליארד שקלים, ומדובר על אותם פטורים שאנחנו הענקנו לעסקים שנסגרו בתקופה הזאת, שכן יהיו פטורים מארנונה, תוספת לפתרונות אשראי, 2.25 מיליארד שקלים, 5.1 מיליארד שקלים לטובת דיגיטציה, טכנולוגיה,

ותוכנית יציאה מהמשבר, כדי שהממשלה תוכל להציג את התוכנית מייד לאחר הפסח, איך מתחילים לצאת מהמשבר הזה. כל שינוי בסעיפי התוכנית שמוצגים כאן, חבריי חברי הכנסת, שמצוינים בתוך החקיקה, כל שינוי של מעל 15% יצטרך לבוא לאישור ועדת הכספים. המשמעות היא שוועדת הכספים,

בכל מקרה תמשיך ותפקח אחר ביצוע התוכנית. וגם כאן צריך לזכור: אם אני לוקח את הסעיף של המענק וסיוע לעסקים, אותם 9 מיליארד שקלים, אדוני, הפעימה השנייה, שמיועדת לעצמאים, תצטרך להיות מבוצעת בחקיקה, וגם כאן ועדת הכספים תוכל לפקח. אנחנו ביקשנו להוסיף עוד סעיף בחוק הזה, והוא נוסף בתיקון סעיף 3ב לחוק-יסוד: משק המדינה, שאומר שפירוט הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לפי סעיף זה יפורסם באתר משרד האוצר וגם שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת אחת לחודש על הוצאות הממשלה כאמור. אנחנו מדברים על אותו תקציב המשכי של אחד חלקי 12, על כל ועדות החריגים שמבוצעות באוצר אצל החשב הכללי, שברצותו מגיע ומדווח לנו וברצותו לא מגיע ומדווח לנו. הכנסנו לכאן תיקון שלפחות אחד לחודש, גם בתקציב שהוא תקציב המשכי, החשב הכללי יצטרך לדווח על כל ועדות החריגים לוועדת הכספים של הכנסת. לחוק הזה הוגשו רק בקשות רשות דיבור, לא הוגשו הסתייגויות. אני רוצה להודות בהקשר הזה ראשית לכל חברי הוועדה, ההצעה הזאת אושרה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. אני רוצה להודות לאגף התקציבים באוצר ולמנכ"ל משרד האוצר על הנחישות שלהם כדי שהעניין הזה יעבור והכסף הזה יצליח להגיע לבעלי העסקים. אני רוצה להודות לעובדי הכנסת שנשארים פה עד השעות האלה ועובדים כבר שעות ארוכות מאוד: סדרנים, שומרים, כל מי שנמצא פה, מזכירה, ובוודאי עובדי הוועדה, מנהל הוועדה, היועצת המשפטית של הוועדה והלשכה המשפטית, שעשו עבודה מעל ומעבר, וכל מי שנטל חלק בעניין האדמיניסטרטיבי. הם נמצאים מאחורי הקלעים, הציבור פחות מכיר, אבל בלעדיהם החוק הזה לא היה מגיע בשעה הזאת. אנחנו נעשה כל מאמץ לתקן את החקיקה עוד בהמשך, אולי עוד הלילה, אדוני היושב-ראש, בהקשר הזה שוועדת הכספים תוסמך בעניין ההתייעצות, כדי שנוכל לאשר לממשלה את אותו מענק של 500 שקלים לכל ילד. תודה, אדוני. תודה רבה. תודה על העבודה. כאמור, להצעה אין הסתייגויות, אבל נרשמו חברים לבקשת דיבור. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש,

זו חוויה בשבילך לדעת מה זה לנהל ישיבה אחרי דיוני ועדת הכספים. אנחנו חיים את החוויה הזאת שנים רבות. מעניין, אבל מעייף. כדאי לך לוותר על התפקיד מהר, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, בתקופה קשה זו הציבור זקוק לעזרה. בארצות הברית הממשלה שמה את ידה בכיס והוציאה 2 טריליון דולר ישירות לאזרחים. כך עשו ממשלות רבות במערב. ממשלת ישראל רוצה באמצעות החוק הזה לצמצם את הנזק הגדול לאזרח הבודד ולקולקטיב, החברה בכללותה. זאת לא תוכנית אופטימלית מבחינתי. רציתי שהיא תהיה רחבה יותר, רצינו ברשימה המשותפת שהיא תהיה רחבה יותר, שהיא תהיה נדיבה יותר. אבל זה מה שהוצע. אנחנו באופוזיציה, מטבע הדברים חברי אופוזיציה צריכים להפיל הצעות של ממשלה, אבל מתברר, בסופו של יום, שכאשר צריך לקבל הכרעה גורלית, אנושית,

אם להעביר את הכסף הזה לנזקקים ולאזרח או לתת לו להתמודד, אנחנו ברשימה המשותפת בחרנו להכריע, ולראשונה להצביע בעד הצעת חוק כזאת שממשלת ישראל מביאה לכנסת. החוק הזה צריך, אדוני היושב-ראש, 61 חברי כנסת,

עד לפני שעה לא היו 61, היו 58 חברי כנסת.

שלושת חברי הרשימה המשותפת שהשתתפו בכל הדיונים של ועדת הכספים, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חברת הכנסת עאידה תומא ואנוכי, בלעדינו החוק הזה לא יעבור היום, כי בבניין יש עכשיו 63 חברי כנסת. הליכוד מעביר את החוק הזה באמצעות הצבעה ובקשה מתומכי טרור.

איזה צחוק הגורל,

אתם לא מתביישים,) אתם לא מתביישים לבקש מאיתנו להצביע, להכריע? בלעדינו האזרחים לא היו מקבלים את ה-500 שקל. בלעדינו האזרחים לא היו מקבלים את המיליארדים האלה. מתברר שיש אנשים שנשארו לישון בבית ואנשים שנשארו כאן כדי לעבוד, אחד קוראים לו אחמד, לשנייה קוראים עאידה ולשלישי קוראים אוסאמה.

יש להם חליפות, אבל הם לא מחבלים עם חליפות, הם חברי כנסת חרוצים, שליחי ציבור לדוגמה, הרבה יותר טובים מאלה שהפנו אליהם אצבע מאשימה. אני גאה בחבריי. אני גאה בזה שאנחנו פרלמנטרים מעולים ויודעים לקבל את ההכרעה הטובה ביותר. והיה לנו עוד הישג שעודד שכח, אתה חבר קואליציה, אתה מקבל דיבידנד על כל הצבעה שלך. אתה מקבל דיבידנד על כל הצבעה שלך. היה לנו עוד הישג ציבורי חשוב. הגשתי הסתייגות, אדוני היושב-ראש, שאנשי צוות רפואי, לא רק רופאים, רופאים, אחיות, אנשי משק, פועלות ניקיון, שנאלצו לשהות בבידוד בגלל היפגעות מנגיף הקורונה יפוצו. דקה.

אני יודע לפרגן. הם יפוצו, ולא כמו שהמצב כיום, שזה נחשב להם כאילו דמי מחלה, ימי מחלה. אדוני

יושב-ראש הוועדה, בשם כל חברי הוועדה. ואני חושב שזאת אמירה מוסרית. כדי להסיר את ההסתייגות, התקשר אליי היום שר האוצר מר משה כחלון והבטיח לי שבתוך שבוע העניין יוסדר. לאחר מכן חבר הכנסת אבי ניסנקורן העלה על הקו את יו"ר הר"י, והגענו להבנות בנושא הזה, ובערך בעוד שבוע מהיום הם ידווחו לכנסת על ההסכם הזה. אני גאה בעבודתם של כל אנשי הצוות הרפואי, יהודים וערבים, ערבים ויהודים כאחד. תמיד תזכרו: אני לא יודע אם תצליחו להביא עוד חבר כנסת, אדוני היושב-ראש, או עוד שניים. 63 מינוס שלושה זה 60, והחוק צריך 61. רק בזכות האצבעות האלה החוק הזה עובר.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת עבאס מנסור, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת עופר כסיף, חברת הכנסת היבה יזבק, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת אוסאמה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בוקר טוב, סבאח אל ח'יר. אנחנו עכשיו בשעה 02:15, ואנחנו בעוד כמה דקות מעבירים את חוק-יסוד: משק המדינה בקריאה שנייה ושלישית. ואני רוצה להדגיש את מה שאמר חברי חבר הכנסת אחמד טיבי, שאנחנו, שלושת חברי הרשימה בוועדת הכספים, מהשעות האחרונות אנחנו עמלים, ביחד עם כל חברי הוועדה, לקדם את החוק החשוב הזה. אני רוצה להדגיש כאן שאולי זה תקדימי, פעם ראשונה שאנחנו ברשימה המשותפת ובמפלגות הערביות מצביעים בעד חוק שהוא למעשה חוק תקציב קטן. אומנם זה 90 מיליארד, אבל זה חוק תקציב. בדרך כלל אנחנו היינו תמיד מצביעים נגד חוקי תקציב, כי זה כלל גם תקציב של הביטחון, גם תקציב של ההתנחלויות, ולכן תמיד הרשימה המשותפת התנגדה למדיניות של הממשלה, ובוודאי שהתנגדנו לתקציב המדינה. הפעם, מכיוון שמדובר בתקציב שהוא מיוחד לפי חוק-יסוד: משק המדינה עקב המשבר של נגיף הקורונה, שלמעשה יש לו השלכות מבחינה בריאותית, ואנחנו רואים שהמספרים עולים: הגענו כבר כמעט ל-9,000, עם עשרות נפטרים, עם מאות חולים, חולים קשה, חולים בינוני, אבל גם צריך לטפל בכלכלה וצריך לטפל בעסקים הקטנים, בעסקים הבינוניים, בשכירים, במובטלים. יש יותר ממיליון מובטלים, וכמובן, האזרחים הערבים והשכבות החלשות הם הנפגעים העיקריים עקב המשבר בכלכלה, עקב התפשטות נגיף הקורונה. לכן היה חשוב מאוד שאנחנו היום נביא ונאשר את התקציב הזה ונאשר את התקציב שנותן את המענקים לקשישים, קצבאות לילדים, תקציב לנכים. לא אנחנו שמעכבים את החוק הזה ואת העברת הכסף. חשוב לי, אדוני היושב-ראש, להדגיש לאזרחים, גם היהודים וגם הערבים: מי שלמעשה עיכב את חקיקת החוק עד עכשיו, ואנחנו עוד יום-יומיים בערב פסח, עיד אל-פסח, ובעוד שבועיים-שלושה בחודש רמדאן, הממשלה חיכתה לדקה ה-90, אולי לתוספת הזמן, והביאה את החוק הזה, ועוד לא הביאה ולא הניחה את החוק שמאפשר את הכנסת הכסף לחשבונות של המשפחות, קצבאות ילדים וקצבאות נכים וקצבאות קשישים. אנחנו נצביע בעד החוק הזה על מנת לעזור לנזקקים, לשכבות החלשות, לפועלים, למובטלים, גם הערבים וגם היהודים, ולכן אנחנו נתמוך בחוק הזה. תודה רבה לך, אדוני. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת וחברות כנסת, האמת, אנחנו התעקשנו לדבר הערב כדי להעביר מסר מאוד ברור: חשוב לנו לאשר כל תקציב שיוכל באמת לתמוך באזרחים, כלל האזרחים והאזרחיות במדינת ישראל, שעוברים תקופה קשה כזאת, תקופה שבה נאבקים לא רק במחלה מהצד הרפואי שלה אלא במחלה החברתית שהולכת ומתפתחת לנו מול העיניים, כאשר יותר ויותר שכבות של האזרחים נשארים בלי מענה אמיתי על המצוקה הכלכלית-חברתית שהם עומדים בפניה ויעמדו בפניה אחרי סיום המשבר הבריאותי. לצערנו הרב, אנחנו רצינו, והגשנו הסתייגויות שקשורות להרבה מהשכבות בתוך האוכלוסייה שעד הרגע הזה כל התקציב, אפילו זה שמונח היום בפני הכנסת, לא נתן להן מענה. אנחנו הגשנו הסתייגויות ודרשנו שישלמו איזשהו, או דמי אבטלה או מענק לצעירים מתחת לגיל 20 שעבדו עד היום הזה, שילמו את החלק שהם מחויבים לשלם לביטוח הלאומי ונשארו היום בלי כל פיצוי על האבטלה שהם חווים. הם נשארים בבית בלי שום הכנסה. המדינה, טוב עשתה ודאגה לאלה שמעל לגיל 67 שיצאו לשוק האבטלה ואיבדו את מקור ההכנסה שהסתמכו עליו כתוספת למה שקיבלו כקצבת קשישים, דאגה באמת להבטיח, וטוב שנעשה, לאלה שמעל גיל 67, והפקירה את אלה שמתחת לגיל 20. אני חייבת להזכיר פה בעיקר צעירים שנמצאים ללא כל מסגרת. בדרך כלל האוכלוסייה של הצעירים היהודים נמצאת במסגרות שתומכות, אומנם עדיין לא מספיקות, אבל או שנמצאים בצבא או בשירות לאומי. הצעירים שיצאו ועבדו ותרמו למשק וניסו לפרנס את המשפחות שלהם מופקרים ברגע זה בתקציב הזה, ואנחנו דורשים שכאשר יובאו הפרטים של התוכנית הכלכלית יימצא להם פתרון. גם 85,000 אנשים שהיו עובדים ומשתכרים מעבודה בחברות מעטים, היום נשארו בלי פתרון. האנשים האלה, שמחזיקים בחברות האלה, בעצם נשארו בלי כל הכנסה. העובדים שלהם מקבלים אבטלה, אבל אם הם יקרסו בדרך והם לא ימשיכו להעסיק את ה-1.5 מיליון אזרחים שהם מעסיקים בחברות האלה יתווספו עוד אנשים לשוק האבטלה לאחר סיום המשבר הזה, והמדינה תצטרך אני מאוד מקווה שהיא תצטרך, ותחויב כן לתמוך בהם כדי שלא ייפלו מתחת לקו העוני. ויש עוד הרבה קבוצות שלא נמצא להן כל פתרון. אני אומרת את זה כדי להתריע בפני כולנו על האחריות שלנו כלפי האזרחים והאזרחיות האלה, שתמכו ועסקו. כל הבעלים של מעונות היום, שכולנו נרצה שיהיו פתוחים כדי לקבל את התינוקות שלנו אחרי שנחזור למסלול העבודה הרגיל, היום אף אחד לא חשב לפצות אותם על זה שסגרו להם את המעונות. אני חושבת שהגיע הזמן לקבל על עצמנו אחריות ולדאוג שאכן הממשלה תפרוס טוב מאוד רשת של ביטחון כלכלי-חברתי, ושלא תהיה טלאי על טלאי, מלאה חורים, עם הרבה קבוצות שנופלות בלי שום מענה מהממשלה. היום דאגנו לצוותים הרפואיים שנדבקו ונכנסו לבידוד ושהממשלה אפילו לא חשבה שצריך לממן להם את ימי הבידוד האלה, הם היו צריכים לשלם בעצמם, מימי החופשה שלהם. דאגנו ברשימה המשותפת שזה יעבור, ואני מאוד שמחה, ומקווה שהממשלה באמת תעמוד בהתחייבות שלה ותביא את זה בעוד שבוע לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואנחנו נדאג שזה באמת יעבור. אני כולי תקווה שהתחלנו איזשהו מסע, שחייב להתרחב וחייב לכלול את כל אזרחי ואזרחיות המדינה ללא שום אפליה, לא על רגע מגדרי, לא על רקע גיל ולא על רקע מוצא ולאום.

תודה רבה לך, גברתי. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח. חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת. כולם לא נמצאים. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אנחנו מתמודדים עם משבר קשה מאוד, ואחד הדברים שאנחנו נזקקים לו יותר מכול בשעה הזאת, בחודשים הקרובים, זה סולידריות חברתית. וסולידריות חברתית לא נמדדת רק במילים הגדולות, שבוודאי יצאו ויוצאות מהבית הזה, לצוותים הרפואיים ולכולם. בסופו של דבר זה צריך לבוא לידי ביטוי בהצעות התקציב. והאתגר הגדול בתוכניות מקרו, שלעיתים, לעיתים, נוטים לשכוח את המוחלשים, שלא תמיד יש להם אפילו כסף לאוטובוס להגיע לבית הזה כדי לזעוק את זעקתם, נוטים לשכוח אותם מאחור. אז אני גאה,

אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, שאישרנו את התוכנית הזאת, ושבתוך התוכנית הזאת, כפי שאמרו קודמיי, לא שכחנו את הצוותים הרפואיים, לא שכחנו את העצמאים, שאנחנו שומעים את הזעקה שלהם יום-יום ושעה-שעה, לא שכחנו את החיילים הבודדים, את החיילים הבודדים שעזבו הכול ובאו לשרת את מדינת ישראל, ולפעמים גם סיכנו את חייהם. זה לא הגיוני בעליל שברגע כזה המדינה תשכח אותם, ולא שכחנו עוד קבוצה אחת: את מי שבנה את המדינה הזאת, את האנשים המבוגרים, שגם נמצאים בקבוצת הסיכון הגדולה ביותר. אנחנו רואים הרבה מאוד בעיות בבתי האבות, הזנחה, אנשים שנמצאים בסיכון מאוד מאוד גבוה. זה ששמנו חייל יקר מפיקוד העורף בכניסה לבית אבות זה לא פותר את הבעיות ואת המחדל שמתחולל שם. אבל דבר אחד בתוך התוכנית הזאת כן עשינו היום, ועל הדבר הזה כל הבית הזה צריך להיות גאה: העובדה שבמסגרת המענקים שעליהם הכריזה הממשלה הצלחנו לקחת את שתי הקבוצות החלשות ביותר בקרב המבוגרים, את הקשישים הסיעודיים ואת המבוגרים שנשענים על הבטחת הכנסה, שבזמנים של שגרה לא מצליחים להחזיק את הראש מעל המים, ובוודאי עכשיו, עם מחסור חמור ועם בדידות ועם מצוקה גדולה, והעלינו להם את המענק, לשתי הקבוצות האלה, מ-500 שקלים ל-950 שקלים. ותאמינו לי, כל מי שבא במגע עם האוכלוסיות האלה יודע,

יודע, כמה הדבר הזה חשוב. זה 350,000 אנשים שבחג הפסח הזה אולי,

גרמנו להם להעלות איזה חצי חיוך על הפנים. אני מקווה שזו רק ההתחלה ושבהמשך נוכל לדאוג אף יותר. אז אני רוצה באמת, באמת, להודות ליושב-ראש ועדת הכספים, אני רוצה להודות גם לך, אדוני היושב-ראש, לא בכובעך כיושב-ראש אלא כיושב-ראש כחול לבן, שנתת את הגיבוי למהלך, יחד עם חבר הכנסת אבי ניסנקורן, לשותפי עמיר פרץ וגם לאנשים הטובים באוצר והחרוצים באוצר, לשר האוצר, למנכ"ל האוצר, לראש אגף תקציבים ולאלון מסר, וכמובן לכל חברי הכנסת. אני חושב שיש פה בשורה גדולה מאוד, שעולה גם 160 מיליון שקל, ואני מקווה שזו רק ההתחלה.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת יואב קיש,

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במאמץ משותף אנחנו זוכים לברך על המוגמר. עשרות שעות של דיונים שבהם ניסינו ככל יכולתנו להקל את התמודדות העסקים, המועסקים ומשקי הבית בישראל: ביטלנו תשלומי ארנונה, הורדנו מגבלות גיל ותקופות אכשרה לעצמאים ושכירים, דאגנו להגדלת והגמשת הקרן להלוואות לעסקים והיד עוד נטויה. נושא נוסף שהעליתי לדיון בוועדת הכספים היה המיתון בשוק הדיור, שגורם לאנשים שקנו דירה שנייה לא למכור את דירתם הראשונה בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק לפטור ממס רכישה. גם סוגיה זו באה על פתרונה. בשיחת טלפון שקיימתי הערב עם שר האוצר כחלון סיכמנו כי רוכשי דירה שנייה שפרק הזמן למכירת דירתם הראשונה לצורך קבלת פטור ממס רכישה נופל בתקופת המשבר יקבלו הארכה של חצי שנה לצורך הפטור. התוכנית הכלכלית של הממשלה זוכה לגיבוי מקיר לקיר של כל סיעות הבית. אני רוצה לחזק את ממשלת ישראל ואת העומד בראשה על ההתמודדות עם המשבר הזה בכל החזיתות. אני רוצה לחזק את הצוותים הרפואיים וצוותי החירום בעבודתם המסורה ולשלוח איחולי רפואה שלמה לחולים. כמעט כל עם ישראל יהיה בסוג של בידוד בחג הפסח הזה, אבל צריכים לזכור שגם בפסח של יציאת מצרים היו בבידוד, כדי שלא שתגיע המגפה אליהם: "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בֹּקֶר"; "ולא יִתֵּן המשחית לָבֹא אל בתיכם לנגף". אני רוצה לאחל לאזרחי ישראל שכמו בפסח במצרים, שבו יצאנו מבידוד לגאולה, גם השנה נצא מהבידוד הזה לאורה ולשמחה. פסח כשר ושמח לכל בית ישראל.

תודה רבה, אדוני. אני מבקש ממזכירת הכנסת להודיע על לוח התיקונים, ולאחר מכן חבר הכנסת פורר ישיב לאנשים, הוא לא רוצה להשיב. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת לוח תיקונים להצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020). תודה רבה,

חבר הכנסת פורר ישיב בקצרה. בהמשך לכל הדברים שנאמרו כאן, אני חושב שאני עוד אצטרך לעלות לכאן, למשוך זמן בשביל לוח התיקונים, כנראה שרק המילה "עצמאים", במקרה, גם זה הפעם נשמט.

ועדת הכספים, לא שכחנו את העצמאים ואת העסקים הקטנים.

בתקופת הקורונה הכריחו אותנו, וכנראה שעוברים פה איזה תהליך,

להגיד שלום עם המרפקים. עד עכשיו אנחנו רגילים שעם המרפקים דוחפים, עכשיו אומרים שלום עם המרפקים. אז אני חושב שהצלחנו להגיע למשהו בוועדה, בעיקר בנושא הזה של העצמאים והעסקים קטנים, שהיו מרגישים, או שהרגישו, שהיו זנוחים תקופה ארוכה. הצלחנו להתחיל להזיז את העגלה הזאת לכיוון אחר. אני מבקש מכולם להצביע בעד בקריאה השנייה והשלישית. תודה לך, אדוני. נעבור להצבעה. מאחר שלא היו הסתייגויות, אנחנו נצביע על הצעת החוק בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים, כפי שהוקרא על ידי מזכירת הכנסת. ההצבעה תהיה הצבעה שמית, ואנחנו נדרשים ל-61 קולות להעביר את ההצעה הזאת. מי ביקש שמית? הקורונה ביקשה שמית. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, בעד ינון אזולאי,

אמסלם, בעד משה ארבל,

גבי אשכנזי, בעד משה אבוטבול,

ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין,

אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יועז הנדל, בעד שרן מרים השכל, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח גילה גמליאל,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ'

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי,

יעקב טסלר,

חילי טרופר,

דסטה גדי יברקן, בעד היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ'

יעלון, אינו נוכח אלי כהן,

יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח ישראל כץ,

משולם נהרי, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי,

אבי ניסנקורן,

בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, בעד יעקב מרגי,

נהרי, בעד מיקי לוי,

מקלב,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן,

אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח אסף זמיר,

יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי,

מיכל שיר סגמן,

עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד חוה אתי עטייה, בעד אבי דיכטר, בעד עמיר פרץ, בעד אלון שוסטר,

אוסאמה סעדי,

רגב, בעד אמיר אוחנה,

קטי שטרית, בעד צבי האוזר, בעד איתן גינזבורג, בעד אבי ניסנקורן,

אדלשטיין, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי,

זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת וליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמר, אינו נוכח ג'בר עסאקלה אינו נוכח אורלי פורמן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד,

האם יש מישהו בתוך האולם או מישהו בחוץ שלא הוקרא שמו? אני רק רוצה לוודא אם אין אף אחד בחוץ ששמו הוקרא והוא לא נכנס. תמה ההצבעה בקריאה שנייה. בבקשה, גברתי, תוצאות. ההצעה עברה ב-63 קולות.

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח משה אבוטבול, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי,

יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד יועז הנדל,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת דוד אמסלם, בעד צחי הנגבי, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר,

דסטה גדי יברקן, בעד היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ'

משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן,

אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן, אינו נוכח אורי מקלב, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח שרן השכל, בעד ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, בעד עודד פורר,

רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת יעקב טסלר, בעד מיקי חיימוביץ'

צבי האוזר,

יעקב מרגי, בעד אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, בעד מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו,

אורלי לוי אבקסיס,

אבי ניסנקורן, בעד אוסאמה סעדי, בעד אנדרי קוז'ינוב,

מיקי לוי,

עוזי דיין,

ציפי חוטובלי, בעד האם יש אנשים בתוך האולם או אנשים מחוץ לאולם? אני מבקש לבדוק אם אין יותר אנשים, אני חוזר ושואל, בפנים או בחוץ. בבקשה, גברתי, תוצאות. 62 בעד. אני קובע שהצעת החוק התקבלה. אני מבקש להדגיש,

גם כלכלי, גם חברתי. נדמה לי שהתקציב הזה מתעסק עם שלושתם. אני מבקש להודות בשם כולכם לכל השותפים מהממשלה, מהאוצר, מוועדת הכספים, חבריה ועובדיה, חברי הכנסת ועובדי הבית. תודה רבה לכל השותפים. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים היום, יום שלישי, י"ג בניסן התש"ף, 7 באפריל